חברות וחברי הכנסת, אני פותח את ישיבת הכנסת. היום יום ראשון כ' בכסלו התשפ"ד, 3 בדצמבר 2023. הודעה למזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה, הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 24), התשפ"ד 2023. תודה. חברי הכנסת, על סדר-היום, הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 24), התשפ"ד 2023, לקריאה הראשונה. אני מתכבד להזמין את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להציג את הצעת החוק.

אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בפתח הדברים אני מבקש לבשר,

שאחרי דיון ארוך ומעמיק שהתקיים היום במשרד האוצר, קיבלתי החלטה להאריך את מתווה הפיצויים הכללי לכל העסקים במשק גם למהלך חודש דצמבר.

ועדת הכספים והכנסת אישרו את המתווה לחודשים אוקטובר-נובמבר. שר האוצר רשאי,

באישורה של ועדת הכספים, להאריך לדצמבר. אנחנו מקבלים את ההחלטה היום, בתחילת החודש, ואני לא אכחד שהיו שיקולים וסברות לכאן ולכאן. אבל כפי שאמרתי, ממש מהשבוע הראשון של המלחמה, אחרי שקו הביצורים הראשון, הפשוט, של הקיום, של הביטחון, נפרץ, אנחנו בונים את קו הביצורים השני, הכלכלי, זה שבונה מחדש את האמון של אזרחי מדינת ישראל במדינה. יש מדינה, היא כאן בשעת צרה,

אפשר לסמוך עליה. כפי שאמרתי, יש ערך גדול לוודאות ויציבות.

מצד אחד: בואו נחזור כמה שיותר לשגרה. אנחנו אומרים להורים, הכול כפוף להנחיות פיקוד העורף: תשלחו את הילדים לבתי הספר, בעלי העסקים, תפתחו את העסקים, הורים, לכו לעבודה, לכו לקניות, שבו במסעדות, לחזור כמה שרק אפשר לשגרה בתקופת המלחמה. זה נכון לחוסן הלאומי והחברתי של כולנו. זה חלק מתמונת הניצחון שלנו. אני חושב שבעניין הזה אין מחלוקת. ולמרות זאת,

אנחנו אומרים בתחילת החודש לכלל בעלי העסקים במדינת ישראל: יש לכם רשת ביטחון גם בחודש דצמבר. כשר האוצר אביא את הצו הזה,

ממש בהקדם לוועדת הכספים. אני סמוך ובטוח שהצו יאושר פה אחד, קואליציה-אופוזיציה. ומכאן להצעת החוק שעומדת על שולחננו. אני מקדים ואומר: זו הצעה שמתקנת את המסגרות. רבותיי, קצת יותר שקט במליאה, בבקשה.

שני כללי מסגרת: האחד,

כלל ההוצאה. החוק שבפניכם מעדכן ראשית את יעד הגירעון, מגירעון של 2.25%, שבמקור היה מתוכנן לשנת 2023, ל-3.75%. תכף אני אדבר רגע על ההשלכות של הדבר הזה, אבל אנחנו מגדילים את הגירעון הצפוי השנה ל-3.75%, ואנחנו מתקנים גם את כלל ההוצאה בשני מרכיבים: 17 מיליארד שקלים תוספת לתקציב הביטחון, הדבר הזה שווה גם 3.75% מסך התקציב, ו-8.8 מיליארד שקלים להוצאות המלחמה האזרחיות. זה כמובן מצטרף לעוד 4.5 מיליארד שקלים בערך של התייעלות, 4 מיליארד בתוך התקציב, חצי מיליארד הוצאה מותנית הכנסה, בעזרת השם,

סך כל אותה קופסה, מה שאנחנו רגילים לכנות, הגדלת התקציב, 30.5 מיליארד שקלים, מתוכם 13.5 להוצאות האזרחיות. מה יש בדבר הזה? אני מקווה שמחר יונח חוק התקציב על שולחן הכנסת, וביום רביעי נצביע עליו בקריאה הראשונה. אבל כבר שנבין, לשם מה אנחנו מגדילים את המסגרת של התקציב?

17 מיליארד שקל הוצאות הביטחון, לצבא באופן ישיר, חימושים, ימי מילואים.

מה יש בהוצאות האזרחיות? אז יש 3.5 מיליארד שקלים בערך למימון הפינוי לבתי המלון והחלופה שיצרנו, יש בערך 2 מיליארד שקלים למשרד לביטחון לאומי, מימי מילואים ועד הקמת מאות רבות של כיתות כוננות, ציוד, חימוש, עוד פעם, אני לא נותן עכשיו מספרים מדויקים, זה יונח פה על השולחן,

יש כמיליארד שקלים תוספת מיידית, מזומן, למערכת הבריאות, עוד לפני ההתחשבנות עם קופות חולים, עוד לפני ההתחשבנות עם בתי החולים.

סליחה שאני שואל, כי אני מבין שהיה על זה דיון בוועדת הכנסת. זה בטוח יונח מחר? בעזרת השם. השאיפה היא להניח את זה מחר.

"בטוח" אתה יודע, בעולם הזה שום דבר לא בטוח.

השאיפה שלנו להניח את זה מחר על שולחן הכנסת כדי להצביע על זה בקריאה ראשונה ביום רביעי. אנחנו חייבים את זה כמה שיותר מהר, וזה תכף מה שאני אנסה להסביר. מיליארד שקלים למשרד הבריאות, כמיליארד למשרד הרווחה, 700 מיליון למשרד החינוך, עוד לפני הקמת בתי הספר העורפיים הזמניים במסגרת החזרה לשגרה של יישובי העוטף. זה מתוקצב במינהלת תקומה, שמתוקצבת בכמיליארד שקלים. באמת, המון המון כסף לאזרחים. עכשיו אני רוצה לומר על זה מילה. מיליארד שקלים,

כל מה שאנחנו דנים. חוק המסגרות הנוכחי,

התיקון של הגירעון ושל כלל ההוצאה, וחוק התקציב שיובא לכאן בהמשך השבוע, הכול ל-2023. תוספת של כ-30.5 מיליארד שקלים, 17 ו-13.5. 30.5 הוצאות נוספות בגין המלחמה, בשלושה חודשים בערך, מ-7 באוקטובר ועד סוף דצמבר. למה זה נכון? וזה לא היה מובן מאליו. היו הרבה מאוד אנשים שלא רצו שנעמוד כאן בכנסת ונבצע את החקיקה הזאת.

לראשונה מאז קום המדינה פותחים תקציב באמצע שנת תקציב לא רק כאיזושהי קופסת ביטחון לצבא. אני עמדתי בתחילת המלחמה בדילמה,

עם שרי אוצר קודמים ועם בכירים לשעבר ועם כלכלנים בהווה, איזו מדיניות כלכלית נכון ליישם כרגע במלחמה. קיבלתי החלטה על מדיניות כלכלית מרחיבה,

לא כולם אוהבים אותה. אני מזכיר לכם שבלבנון השנייה לא קיבלו החלטה כזאת, ועשרות אלפי ישראלים תושבי הצפון היו באוהלים של גאידמק על חוף הים כי המדינה החליטה שהיא לא מממנת להם פינוי, מקסימום שולחת אותם לישון במתנ"סים, בכיתות לימוד, באולמות ספורט על מזרנים, ולהתקלח במקלחות של תיכוניסטים באולמות ספורט. וגם פה היו כאלה שרצו שזה מה שנעשה. והיו כאלה שאמרו: מערכת הבריאות תסתדר ומערכת הרווחה תסתדר, הכול יהיה בסדר. והרשויות המקומיות, איפה שכחתי, כמעט מיליארד שקל לרשויות המקומיות,

אלה שקולטות, על ההוצאות המיוחדות שלהן. ומענקים שנתנו למפונים ולניצולים בשבוע השני, וקיבלנו החלטה בשבוע שעבר לתת להם עוד סבב כזה.

אין לך מושג עד כמה, נעמה. אין לך מושג עד כמה.

כמה אנשים אמרו: עזבו, אל תפתחו את התקציב, נסתדר בפנים. קצת קואליציוני, קצת זה, ואז אין לך כסף לכלום. ועל כל דבר מוציאים את הנשמה עם כפית כי צריך לשמור על הקופה. עכשיו, תראו, אני לא מזלזל בזה. אני לא מזלזל בזה. צריך לשמור

הקופה, אין ארוחות חינם.

ולצד המדיניות המרחיבה יש צורך גם כן לשמור על אחריות ועל ריסון, ולדעת לא להיות פופוליסטיים ולשים את המגבלות. לשים את המגבלות. אז למה יש כספים קואליציוניים? אז למה יש כספים קואליציוניים? עזוב את הקמפיין השקרי הפופוליסטי הזה, הוא גם לא עומד פה על הפרק. הוא לא רלוונטי בכלל לחוק הזה. הוא לא רלוונטי לחוק הזה.

מי שמצביע נגד, מצביע נגד תקציבי הרווחה והבריאות והחינוך והבל"מ, נגד הטיפול במפונים, בגלל פופוליזם זול של כמה עשרות מיליוני שקלים שאתם אוהבים או לא אוהבים. חבר הכנסת בליאק. חבר הכנסת להב הרצנו. ואתם נתתם פי אלף.

נתתם

חבר הכנסת קריב, קריאה ראשונה. תתבייש לך. שקרן אחד. תתבייש לך. אתה עושה פוליטיקה בזמן מלחמה. חבר הכנסת להב הרצנו, קריאה ראשונה.

אתם לא נבוכים מעצמכם, איך אתם לא נבוכים מעצמכם. חבר הכנסת בליאק, קריאה שנייה. בושה וחרפה. בושה וחרפה. בושה וחרפה. תקציב כל כך גדול, כל כך טוב,

אתה תתבייש לך.

אתה עומד פה, באיזו זכות? אתה עושה להם טובות? תתבייש לך. תתבייש.

חבר הכנסת להב הרצנו, תתבייש לך.

אתה ממשיך לשסות ולפלג. הבן שלי והבן שלך והבן שלו והבת שלה נלחמים עכשיו, ואתה עומד פה ומשסה? תתבייש לך. לא הבן שלו. תתביישו לכם.

אתה תתבייש, ככה העם רוצה אתכם? תתביישו לכם. אתה מתבלבל בין אויב לבין אוהב.

עומד שם ראש הממשלה אתמול, וכל העם שותק, ומשסה וממשיך עם הנרטיב הזה. חברת הכנסת וולדיגר, תודה. ולוקח, מקריב את האנשים הטובים של זק"א בכדי להפוך אותם לצד בוויכוח. איזה ויכוח יש לנו עם זק"א? איזה ויכוח יש לי עם החרדים? איזה ויכוח? יושבים מיטב החברים שלי, ועולה שר האוצר וממשיך את המנהיגות של ראש הממשלה הכושל. למה?

אתם לא שואלים את עצמכם למה? למה צריך את זה היום, למה? חבר הכנסת סולומון, תודה. למה צריך את זה? אתה צודק. סולומון, אני שמעתי אותו ולא הפרעתי לו. תשמע אותי ואל תפריע לי. אז מותר לנו להתווכח ולהגיד לכם שבמלחמה לא נותנים כספים קואליציוניים. מישהו יוצא נגד מורות חרדיות שצריכות לקבל על פי דין את מה שמגיע להן?

אבל תגידו לי אתם, אני אקרא לכם, תגידו לי, תגידו לי עכשיו, 177 מיליוני שקלים עבור הגדלה לכל המורים, גם אלה שלא באופק, למה עכשיו?

שימו לב, מיליארד שקל תמיכה במוסדות תורניים. אתם, כי הבטיחו להם, הם כבר עבדו.

אל תפריעי לי. אל תפריעי לי. אני עונה לך.

אתם, אחיי מש"ס, יכולתם לדחות את זה בעוד כמה חודשים ולהגיד: עכשיו מלחמה. הם כבר התחילו ללמוד, התחילו לעבוד.

אני לא מבינה, עכשיו מלחמה, בשביל מה? 55 מיליון שקל לקידום מיזמים בתחום המורשת, למה עכשיו? הם התחילו ללמוד.

39 מיליון שקל למשרד ירושלים, למה עכשיו? מלחמה. 75 מיליון שקלים לרשות לפיתוח כלכלי של המגזר החרדי, למה עכשיו? בדקת כמה הכסף של הבימה?

גם אם זה נכון, אבל למה עכשיו?

30 מיליון שקל עבור תוכנית לעידוד העלייה, למה עכשיו? איפה זה פוגע במלחמה? 255 מיליון שקלים עבור התעצמות, ביהודה ושומרון. זה צריך להיות בכספים קואליציוניים?

זה מגיע לכם? זה לא בכספים קואליציוניים. אתם צריכים להילחם שזה לא יהיה בכספים קואליציוניים. והבימה והקאמרי, הורדת?

חבר הכנסת כהן, לסיום. אבל עולים זה לא קשור. עולים זה לא קשור.

כי אני יודע שבתוך-תוככם גם חבריי מהליכוד נגד. הם אומרים: למה עכשיו כספים

ותחשבו על זה כשאתם מצביעים. ואתה, בני גנץ, טול קורה מבין עיניך, טול קורה מבין עיניך. תודה רבה, וסליחה אם נשמעתי,

חברת הכנסת דבי ביטון, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפעמים דווקא הדבר שאנחנו לא יכולים לשנות הוא הדבר שמשנה אותנו.

3 בדצמבר, אנו מציינים את היום הבין-לאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות. ביום זה אני מתבוננת בגאווה על ההתקדמות שעברה החברה הישראלית בנושא, אך יש עוד הרבה עבודה לפנינו. זכויותיהם של אנשים עם צרכים מיוחדים אינן רק סיוע פיזי או רגשי, אלא יש לשים דגש על כבוד, שוויון זכויות,

וקבלת האחר. המיוחדים שלנו, כמו שאני אוהבת לפנות אליהם, הינם אנשים עם יכולות ותובנות יוצאות דופן. יש לנו המון מה ללמוד מהם. מרביתם משתלבים במסגרות חינוך רגילות, עובדים ואף מתגייסים בהתנדבות במסגרת "שווים במדים". עם זאת, לצערי, היום הזה בישראל הוא לא יום חג. הממשלה בישראל רק אומרת, ובטח תגיד גם ביום הזה, עד כמה חשוב לתמוך בבעלי הצרכים המיוחדים. אבל קיים פער עצום בין ההצהרות של הממשלה לבין הצרכים של האנשים היקרים, שאני מבקשת לשמש להם פה. סדרי העדיפות של הממשלה הזאת מופרכים כמעט בכל פרמטר. אדוני ראש הממשלה ואדוני שר האוצר, אם הייתם מגלים מעט חמלה, רק מעט, הייתם מעבירים אותה לטובת חסרי הישע, אנשים הזקוקים לסיוע יום-יומי רצוף, שידם אינה משגת. אדוני היושב-ראש, מעל במת הכנסת, בציון יום זה, אסור לנו לשכוח שב-7 באוקטובר המרצחים המתועבים לא חסו על רות פרץ ז"ל, בת 16 עם ניוון שרירים ומוגבלות שכלית, שנרצחה במסיבה בנובה יחד עם אביה אריק ז"ל, שרק רצה לחגוג שלום לצידה, ולא על נויה דן בת ה-13, על הרצף האוטיסטי, שרק באה לחגוג ערב שמחת תורה לצידה של סבתא כרמלה, זיכרונה לברכה, שאהבה כל כך. שתיהן נרצחו על ידי המרצחים המפלצות. השם ייקום דמן. אנחנו לא שוכחים ולא סולחים. אני פונה מפה לקהילה הבין-לאומית ביום הזה. אנו מחויבים לא לשכוח את אלה שיש להם הכי הרבה צורך בעזרה,

ברגעים קשים אלו. עכשיו תורכם לעמוד איתם בצד הנכון של ההיסטוריה ולצד זכויות של אנשים עם צרכים מיוחדים. תודה, אדוני.

כעת יעלה ויבוא חבר הכנסת עידן רול.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אני רוצה שנדבר על יובל קסטלמן, זיכרונו לברכה, גיבור ישראל אמיתי. אני חושב שיש שני דברים שהבית הזה צריך להסכים עליהם: הראשון הוא שמדובר במוות טרגי. השני הוא שתקרית כזאת חייבת להיחקר. צריך שצה"ל והמשטרה ירדו לשורש העניין ויעשו את כל הבדיקות הנדרשות. המשפחה של יובל צריכה לדעת שהדבר הזה קורה. כל דבר מעבר לזה, מבחינתי, הבית הזה נותן יד למחול שדים שמתרחש כרגע ברשתות. מי שקם וצועק או מצייץ "רצח" נוקט עמדה, מי שלא מצייץ "רצח" נוקט עמדה, מי שאומר "הריגה" נוקט עמדה. אנחנו לא שופטים, אנחנו לא מוסמכים לבדוק את זה. באים אליי בטענות ואני אומר: אני, כנבחר ציבור, המחויבות שלי היא לוודא שתקרית כזאת נבדקת, ונבדקת באופן יסודי. אנחנו לא רוצים להיות במקום, אנחנו לא רוצים לחיות במדינה שבה תקריות כאלה קורות, שהוראות הפתיחה באש לא ברורות, לא נאכפות. אבל הבית הזה, אסור לו לתת יד,

לפוליטיזציה של המקרה הזה. מה שקורה ביומיים האחרונים זה פשוט עוול נוראי.

יש פה משפחה בשעתה הקשה מכול, וזה מה שאנחנו צריכים להתמקד בו, איך אנחנו יורדים לשורש העניין, איך אנחנו דואגים שהרשויות האחראיות יבדקו. כל דבר מעבר לזה מתדלק משהו והופך אותו למקרה פוליטי, מתדלק רשתות, שהן גם ככה בטרפת על כל דבר, ועם שנמצא במקום נפיץ, כואב, מתאבל ודרוך. התפקיד שלנו זה להרגיע את הרוחות, והתפקיד שלנו זה לא להפוך את זה פוליטי, והתפקיד שלנו זה לדאוג שדברים כאלה לא יקרו. פשוט מאוד. כל דבר מעבר לזה מבחינתי רק יוצר נזק. אני מאוד אשמח שכל הבית הזה יצטרף אליי בדיוק בקו הזה, ונדאג לכבד את המשפחה של יובל קסטלמן, גיבור ישראל אמיתי, זיכרונו לברכה. לתת להם תשובות על מה שקרה ולהבהיר לציבור שזה לא עניין פוליטי. לעצור את מחול השדים הזה.

אני מרשה לעצמי להצטרף לדבריך, חבר הכנסת עידן רול. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כל הדיבורים,

ההצהרות שהצהרתם בעניין הקיצוצים והכנת תיקוני התקציב לעת הזאת,

חוסר אמת. ואני נזהר לא להגיד שקר. משרד ראש הממשלה מצהיר אך לפני שבועיים: נעשה קיצוץ של למעלה מ-70% בכספים הקואליציוניים. חבל ששר האוצר יצא. משרד האוצר, הסטה של 1.6 מיליארד שקלים מהכספים הקואליציוניים לטובת חיזוק העורף. בפועל הוסטו רק 860 מיליון ש"ח, פער של כמעט 750 מיליון ש"ח. תקציב הישיבות בשנת 2022, ואני לא נגד ישיבות, 1.2 מיליארד ש"ח. תקציב הישיבות בשנת 2023, 1.7 מיליארד ש"ח, 500 מיליון יותר בשנה הקשה למשק הישראלי, כשהוצאות המלחמה מרקיעות שחקים. אתם נורמליים? בעת הזאת חצי מיליארד שקל במקום לחזק את הצפון ואת הדרום? זה הצורך? אי-אמירת האמת הפכה מטבע, לא רוצה לומר שקר, אבל שקר אחד גדול. תשמעו טוב, חבריי מהצד הזה, אני שומע את זעקת המילואימניקים. אני מסתובב בקרבם. זה בלתי נסבל. בנקים מתעללים במילואימניקים. מילואימניקים נקלעו לקשיים כלכליים בגלל המלחמה. חברים, אתם אומרים "שקר", תקשיבו בדיוק מה החישוב: 12.75 שקלים לשעה. 12.75 שקלים לשעה, מחיר שעה של מילואימניק. 306 שקלים ליום, שבעה ימים בשבוע. תעשו את המכפלות, תחלקו ל-24, כי הוא נמצא בשטח, 12.75. איזו בושה. ואתם רוצים שהראש של המילואימניק לא יהיה בבית, לא יהיה בתשלומי הארנונה, גני הילדים, משכנתה. תתעוררו. זה בסדר שמילואימניקים ישרתו, יסכנו את חייהם. אין לכם אלוהים. נראה לי כי שר האוצר חי בעולם משלו. כאילו אינו מצוי בעובדות. אין מה לצפות משר האוצר, שדואג לאנשי שלומו. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת רם בן ברק, בבקשה. עד שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

זה פשוט מדהים, פשוט בלתי נתפס, יושבים בממשלה ובכנסת ראש ממשלה ואנשים אחרים בתור חברי כנסת ושרים, שלא מבינים מה קרה, לא מבינים את גודל השבר, את הבגידה של המדינה והממשלה באזרחים שלה. במה אתם מתעסקים בוועדת הכספים?

בעידוד ישיבות תורניות להתנחל בערים המעורבות? באופק חדש ללא קריטריונים למורים חרדים שלא מלמדים ליבה והם בעצמם חסרי השכלה אקדמית? בהעצמת ההתיישבות ביהודה ושומרון? שמעתם על ההתיישבות בעוטף עזה? שמעתם שאנחנו בונים את חבל תקומה? באיזה מדינה אתם חיים? 50 מיליון שקל לתרבות יהודית, 50 מיליון שקל נוספים לזהות יהודית, 40 מיליון לחיזוק זהות יהודית באמצעות מיזמים ופרויקטים. מה יש לכם מהזהות שלכם? אתם לא בטוחים בזהות היהודית שלכם, שאתם כל הזמן מחזקים אותה? כל הזמן מחזקים את הזהות היהודית, כאילו שיש לכם בעיה עם זה. אני אגיד לכם באיזה מדינה אתם חיים. במדינה שאתם חיים בה מה שחשוב זה 64 מנדטים. זה הדבר היחיד שחשוב לראש הממשלה, שלצערי הוא גם ראש הממשלה שלי. זה הדבר היחיד החשוב לשר האוצר כדי להמשיך את הפנטזיות המשיחיות שלו. זה הדבר היחיד החשוב לשר לביזיון לאומי, שעסוק באיך לא להפריע לפורעים ביהודה ושומרון להמשיך לגרש פלסטינים ממטעי הזיתים שלהם. ואני אגיד לכם עוד משהו: כל הקואליציה הזאת אשמה, כל אחד ואחת מכם אשמים בכך שאחרי מה שקרה לנו אתם ממשיכים לתת להם לנהל אתכם, לנהל את המדינה. אני בז לממשלה ולכל השותפים שלה, חברי הכנסת שלא עושים סוף לסאגה המטורפת הזאת, שבמקום אחדות אמיתית, זריקת הקיצוניים ותחילת השיקום והאיחוי, בחרתם ב-64. בחרתם בחרפה. אתם לא ראויים לעם הזה. ולאנשי כוחות הביטחון,

למוסד ולמשטרה, לכם אני אומר: כל הכבוד לכם. בזכותכם יש לנו תקווה. הלוחמים והלוחמות, אותן הלוחמות שהציונות הדתית של סמוטריץ' כל כך זלזלה בהן, השוטרים והשוטרות, לוחמי ולוחמות השב"כ, וגם מפקדי צה"ל והשב"כ, אותם מפקדים שמכונת הרעל תוך כדי לחימה דואגת להאשים אותם, דעו לכם, מפקדים ומפקדות, אנחנו אוהבים אתכם, סומכים עליכם ומאמינים בכם, רק בכם. כדי להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים, אנחנו זקוקים לכם ולא לממשלה הביזיונית הזאת. את המוסד הזכרת, רם? את המוסד שכחת. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מגיע לדיון הזה הערב בתחושות מאוד קשות. במלחמה הקשה שמדינת ישראל מנהלת מזה 58 ימים, מול הטרגדיה שחווינו, מול האובדן הקשה והמאמץ המלחמתי העצום, שחוצה מחנות, "זכינו" במנהיגות כלכלית כושלת,

מגזרית, לא מקצועית. ראשית, לגבי הצעת החוק, אין שום ספק כי הממשלה חייבת להגדיל את הגירעון. הבעיה היא שבהתנהלות הפוליטית והפיסקלית היא טועה פעם אחר פעם. הממשלה שמגדילה את הגירעון, ללא ניצול של כל המשאבים הקיימים בקופת המדינה, מעבירה מסר רע מאוד גם לציבור, גם לשווקים הבין-לאומיים, גם לחברות הדירוג. יש לכך השלכות, ויש לכך סיבות. ומעל הכול, ביזת הכספים הקואליציוניים הגדולה. אחרי שעיכבה במשך שבועות רבים את התקציבים למפונים, לרשויות בדרום ובצפון, לעסקים הקטנים, הפעם הממשלה, בניגוד מוחלט לצורכי המלחמה וגם להבטחות של עצמה, מנסה בכל הדרכים הפסולות לשמר את השמנת הקואליציונית של השותפים. במקום להפנות כל שקל בתקציב לצורכי החזית והעורף, הממשלה מקצצת, שימו לב, רק 14.7% מהכספים הקואליציוניים. מעל 85%, כמעט 5 מיליארד שקלים, יופנו לחינוך שלא מלמד ליבה, לתלמידי ישיבות שלא מתגייסים, ובעיקר לקופה הקטנה של מפלגת הציונות הדתית במשרד המיותר של אורית סטרוק. זה מקומם ובלתי נסבל. הערב אני פונה אליכם, ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ': ההיסטוריה לא תשכח את המחדל הביטחוני העצום של השבת השחורה, 7 באוקטובר, אבל לא פחות את המחדל הכלכלי בעת המלחמה, את הפוליטיקה הקטנה, את השקרים, את חוסר האחריות, את ההפקרות. כבוד השופט בדימוס אליקים רובינשטיין אמר פעם: לציבור הזכות לדעת לא רק על עבירות פליליות של איש ציבור אלא גם על התנהלות בלתי מוסרית מצידו שיש בה מידה של כיעור. היום אנו מבחינים היטב בהתנהלות הבלתי-מוסרית והמכוערת של הממשלה הזאת בזמן המלחמה, ולכן זו חובתנו המוסרית לא רק להציב לה מראה, אלא גם להיאבק ולהוקיע את ההתנהלות הזאת, ולקדם תקציב נכון, הוגן וצודק, למען כלל החברה הישראלית. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת מירב כהן. שלוש דקות. בבקשה. "ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן האחיכם יבאו למלחמה ואתם תשבו פה". רציתי לשאת היום נאום של אחדות, של ערבות הדדית, וזה כואב לי שאני צריכה להגיד דברים אחרים. אבל אחרי מעשה שפל שנעשה בממשלה בשבוע שעבר, שאותו כנסת ישראל מתבקשת לאשר עכשיו, כבר אין ברירה. ממשלת ישראל החליטה, תוך כדי מלחמה עקובה מדם, בזמן ש-300,000 אנשים עזבו את הבית, את המשפחה, עלו על מדים ובאו למלחמה, דווקא עכשיו להגדיל את התקציב לאברכי כוללים ותלמידי ישיבות ב-500 מיליון שקלים, ובסך הכול 1.7 מיליארד שקלים. ממשלת ישראל החליטה לעודד ולתגמל השתמטות המונית משירות צבאי תוך כדי מלחמה. אין דרך לייפות את זה. ההשתמטות של החרדים מהצבא אינה ראויה גם בשגרה, אבל לתמרץ אותה, לתעדף אותה בעיצומה של מלחמה, זה כבר באמת שפל מוסרי חדש. כזה עוד לא ראינו. נתניהו כראש ממשלה וסמוטריץ' כשר אוצר סופגים, ובצדק, את רוב האש מהציבור הישראלי, שנגעל מהמהלך הפוליטי והציני הזה. לצערי שותפים למהלך הזה כל השרים שהצביעו בעד או שהתנגדו לפרוטוקול בלבד, בידיעה שהתקציב הזה יאושר בכל מקרה. אבל הכי כואב לי על ראשי המפלגות החרדיות דרעי וגולדקנופ. התפללתי שלא אצטרך לשאת את הנאום הזה, התפללתי שדרעי וגולדקנופ יודיעו שהם מבקשים להסיט את התוספות של מאות מיליונים מהאברכים שלא משרתים אל העורף, אל החיילים, אל המפונים. התפללתי שבשעתה הקשה של מדינת ישראל הם יתעלו לרגע ויעדיפו את הממלכה על המגזר, אבל לצערי זה לא קרה. אנחנו נזכור, נזכור מי נרתם למאמץ המלחמתי, ומי ניצל את המלחמה על מנת להמשיך ולבצר את ההשתמטות מהצבא ולהעביר תקציב אנטי-ביטחוני שמעודד 150,000 גברים צעירים בגילאי גיוס ובגילאים של מילואים להמשיך להשתמט. אחיכם באו למלחמה. אבל אתם, אתם לא באתם. תודה רבה. חברת הכנסת טלי גוטליב, אינה נוכחת. חברת הכנסת מטי צרפתי. היא בישיבת סיעה בליכוד. אני לא יודע אם שמעתם, אבל יש ישיבת סיעה לליכוד. אנחנו כולנו, הגיע הזמן. הייתה איזה הדלפה אחת.

אמסלם בישיבת סיעה קורא "בולשביקים" למפגינים נגד הממשלה. אומר לו ראש הממשלה: זה לא הזמן. חבר הכנסת מיקי לוי, נראה לי שאתה דיברת כבר.

לא ייאמן.

חלק מההדלפות קיבלנו עוד לפני שהתחילה הישיבה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אם בספר השיאים של גינס הייתה קטגוריה לממשלה הגרועה וההרסנית בעולם, הממשלה הזו הייתה במקום הראשון, בפער גדול מאוד. ככה זה כשהממשלה מורכבת מגורמים קיצוניים, הגורמים הקיצוניים ביותר בחברה הישראלית. וככה זה כשהעומד בראשה עסוק כל-כולו בהישרדות אישית. השמדת ערך בפחות משנה של הממשלה השלושים-ושבע. בשיטתיות, ההפיכה המשפטית של לוין, רוטמן ונתניהו החלישה את המדינה, ריסקה את הכלכלה,

ופירקה לגורמים את החברה הישראלית.

הגיע 7 באוקטובר. השבת השחורה משחור. האסון הנורא ביותר בתולדות המדינה. ממשלת ישראל והעומד בראש הפרו את החוזה הבסיסי של המדינה עם אזרחיה. הממשלה נתפסה לא מוכנה. לא החמאס, הממשלה נתפסה לא מוכנה, ואזרחי המדינה הופקרו באופן הנורא ביותר. הם שילמו ועודם משלמים מחיר דמים כבד. אז מה חשבתם, שהממשלה תתעשת? אז זהו, שלא. ממשלת ישראל ממשיכה ומפירה את החוזה עם אזרחיה. במקום לעסוק בהחזרת כל אחיותינו ואחינו החטופים,

עכשיו להחזיר אותם, ולעסוק בלהביס את חמאס, בניהול המשבר הנורא גם במערכה בחזית, אבל גם בעורף, בחברה האזרחית, אפילו עכשיו לממשלה אין היכולת ואין הרצון. האם חשבתם שבעת משבר כל שקל באמת יופנה למלחמה ולחוסן הלאומי?

נתניהו,

שר האוצר,

גפני, גולדקנופ, מחלקים מיליארדים של כספים קואליציוניים ומשקרים לציבור. כן, משקרים לציבור. משקרים לנו על קיצוץ של 1.6 מיליארד שקלים בכספים הקואליציוניים, כאשר בפועל כולנו יודעים שמדובר בחצי, 860 מיליון. כמה הם מחלקים לעצמם? 4.96 מיליארד שקלים, כמעט 5 מיליארד שקלים כספים קואליציוניים. מתוכם 1.7, שליש מהסכום, מיועד לישיבות. אז כל הכבוד, ממשלת ישראל השלושים-ושבע, שברתם שיא של כל הזמנים, 1.7 מיליארד שקלים. מיליונים לעמותות שמסייעות למשתמטים לקבל פטור מהצבא, קצת מפריעות לי, אדוני היושב-ראש, הצעקות. חבר הכנסת בצלאל, זה מפריע. אבל את צריכה לסיים.

עוד שני משפטים.

לחרדים בישראל יש פטור מהשכול. עשרות מיליונים לתגבור החינוך הדתי, לחיזוק הזהות היהודית. תודה רבה. משפט אחרון, נכבד. הם משקרים, מזלזלים בציבור, מזלזלים בחיילי צה"ל שבחזית, שנמצאים רחוק ממשפחתם, שנלחמים בעוז ובגבורה. כן, והחיילים האלה משלמים גם בחייהם. אז אתם רוצים לדבר על אחדות ואהבה? בואו נתחיל בזה שתפסיקו לשקר לנו, תפסיקו לעשות פוליטיקה ותתחילו לדאוג למדינה. תודה רבה. שר האוצר, השר סמוטריץ', רוצה להגיב. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

הבית הזה שמע הרבה אמירות קשות. לצערי אין חוק שאוסר לשקר בו, ומותר,

אני חשבתי שבמלחמה צריך לשים בצד פוליטיקה, וצריך לשים בצד חילוקי דעות. זה כולל אותך.

אבל כמה נמוך אפשר לרדת? אני אשם בטבח? זה מה שאתה אמרת. אז תבוא לפה, תתנצל ותחסוך לי את הנאום. אתה אמרת שלי יש דם על הידיים.

זה מה שאמרת. יש פה טלוויזיה שצילמה את זה. אבל הוא אומר לך שהוא לא אמר. אז תבוא להתנצל. אבל אפשר, את זה.

אני לא עסוק עכשיו במי אשם. אני חודשיים אומר שיהיה מספיק זמן, בשש אחרי המלחמה, לחשבון נפש שכל אחד יעשה בעצמו. אבל לא אני תמכתי בהסכמי אוסלו שהתחילו את הבריחה הנוראה הזאת מהטרור ומעזה.

אני חטפתי מכות משוטרים בסוף כיתה ח' כשהפגנתי נגד וניסינו למנוע את האיוולת הזאת. "אל תיתנו להם רובים", זעקנו בגרון ניחר, ולא הקשיבו לנו. לא אני מחאתי כפיים בגירוש מגוש קטיף,

כשהקמנו קירות וגדרות וברחנו, ואמרנו: לא נורא,

יהיה בסדר, יהיה שלום, מזרח תיכון חדש.

לא אני, לא חבריי, לא המחנה שאני בא ממנו. אנחנו שנים צועקים נגד כניעה לטרור. שנים אני אומר שנצטרך לכבוש את עזה מחדש. הפכו אותי לסהרורי ולמשוגע. ברור, אני לא אעז, מאיר, לא אעז. יהיו תחקירים שאחרי המלחמה, ויהיה חשבון נפש. ואמרתי אין-ספור פעמים: אני את חשבון הנפש שלי אעשה. יהיו גם אנשים שיצטרכו להפיק לקחים אישיים. אני לא אעז בחיים להאשים. יש אשם אחד בדבר הנושא הזה, קוראים לו חמאס. הנאצים של דאעש וחמאס הם אשמים. חטפת על חמאס.

אמרת שחמאס זה נכס. אמרת שחמאס זה נכס.

בעיניי מעשה שלא ייעשה. רק שם נמצא הדם על הידיים. רק שם נמצאות האשמה והאחריות. תתבייש לך. אמרת שחמאס זה נכס. חברת הכנסת מירב בן ארי, חברת הכנסת מירב בן ארי. אמרת שחמאס זה נכס. אתה אמרת שחמאס זה נכס. חבר הכנסת מיקי לוי, חבר הכנסת מיקי לוי, אל תאלץ. חבר הכנסת אלעזר שטרן, שלוש דקות, בבקשה. זה מה שאמרת, להראות לך

חמאס, נכס. בצלאל, בוא רגע, בוא

על זאת של "ביחד ננצח" על פניו אין מחלוקת, כולנו יחד. אבל אתה חבר בממשלה, ואתה מביא תקציב, ואני באמת שואל אתכם, אני באופן אישי, אתה יודע מה, אני אדבר עליי: אני מתאמץ לא לתקוף, לא להגיד, לא להאשים. כמו שאתה אמרת, וזה מקובל גם עליי, וכמו שאומר הרמטכ"ל, יגיע זמן התחקירים. ואם אמרתי רמטכ"ל, אני רק מבקש להגיד פה, אדוני היושב-ראש: אין לנו אנשים יותר טובים מהרמטכ"ל, מראש השב"כ. הם לקחו אחריות, אמרו שייקחו אחריות, אבל מזל שהם שם עכשיו, גם הרמטכ"ל הרצי הלוי וגם ראש השב"כ רונן. עמוד השדרה שלהם והמסירות שלהם ישאירו אותם אצלי תמיד, תמיד הם יישארו בתוך אחיי גיבורי התהילה. אבל אני רוצה להגיד משהו לכאן. אני מצפה מכם את מה שלנו אין. אתם ממשלה. אני אדבר רק על שלוש נקודות: אחת זו סוגית התקציב. למה הייתם צריכים? למה הייתם צריכים ככה? ידעתם שיש מחלוקת כזאת קשה. ידעתם שזה בקלות גולש לוויכוחים שאנחנו לא רוצים להיות בהם. יכול להיות שחלק מהתקציבים היו נדחים. תרבות יהודית, זהות יהודית, בואו אולי נדבר קצת מה זה. למה נותנים את הכסף הזה, לאיזו זהות יהודית, מאחדת או מפלגת? אני רוצה משפט אחד.

אין בתקציב הזה שקל אחד קואליציוני. עבר תקציב במאי שיש בו הרבה דברים שאולי אתה לא אוהב, כל מה שאנחנו מביאים עכשיו זה נטו מלחמה, אין שקל תוספת קואליציונית, יש רק קיצוץ. למה הקואליציוני על השולחן? כי ריכזנו את, שר האוצר, בצלאל, זה לא הדיון. זה לא הדיון אם יש תוספת קואליציונית, הדיון זה אם נותנים את הקואליציוני הזה. זאת השאלה. אז מה אם זה עבר? עבר, אז גם לא הייתה מלחמה. אז גם חמאס לא היה שם, אז גם 250 או 300 או 350 היו מגויסים, אז גם 300 היו באזור שלהם. אז למה אנחנו, זה לא משנה אם זה עבר תקציב. זה בדיוק העניין. חבר הכנסת אלעזר שטרן, תודה רבה. רגע, עוד שתי נקודות קצרות. אל תדאג, אל תדאג. שתי נקודות קצרות.

חבר הכנסת אלעזר שטרן. אל תדאג. אני מבטיח לך,

מה "דקה"? מה "דקה"?

מי?

אני חושב שאתם יכולים לתקן את חוק הלאום. אתם רואים את העדה הדרוזית, את הכאב הגדול. כחלק מהייחוד הזה,

במיוחד אחרי שהחבר שלך לסיעה רוטמן אמר: המהפכה המשפטית לא תימשך, תכנסו את הוועדה לבחירת שופטים,

שמעתי את כל הצעקות שלך, והרמת הידיים, ואתה יוצא ונכנס ויוצא ונכנס. זה התקציב שאתה גאה בו, תשב פה ותשמע את כל הביקורת. ואל תעלה כל חמישה דוברים, תעלה בסוף ותענה לכולם. מה, אתה מנצל את זה שאתה יכול? מה זה הדבר הזה? מה שיש לך פה זה בושה וחרפה. אין מילה אחרת לזה. לא סתם הם עדיין בישיבת סיעה. לא סתם הם לא יושבים פה, לא סתם חברי כנסת אומרים שיש בעיה עם תקציב הביזה הזה. שמתביישים.

מה זה? חילקת לכל החברים שלך כסף? אני רוצה לקרוא לתקציב הזה "תקציב ביזה" או "החברים של בצלאל". החברים של בצלאל יקבלו 55 מיליון שקל להנחלת המורשת היהודית. נתת פה 255 מיליון, אני בהלם מזה להתעצמות יהודה ושומרון. כל החברים של בצלאל יקבלו, לא המשטרה, לא הצבא. כבוד השר, לא מכובד. אתה מוחא לי כפיים? אני שמחה. ואללה, אתה הולך ונגמר במנדטים. ככל שהמנדטים שלך יורדים, הכסף לחברים עולה. תעלו. חבל שאין לך שמונה, עשרה מנדטים. אולי זה לא היה עולה כל כך הרבה כסף. למה, מי ישלם את זה? תגיד, מי ישלם את כל הכסף שאורית סטרוק קיבלה? ואז על הדרך הם אומרים לנו: אבל המכינות קיבלו, המכינות קיבלו מיליון שקל, אבל זק"א קיבל, כמה פירורים זרקת לזק"א? כרכת את כל החרדים בזק"א. אני אפילו לא יכולה לקרוא את מה שכתבתי מרוב שהכול פה בושה. 27 מיליון שקל למניעת נשירה מהישיבות.

27 מיליון שקל לזה שתלמיד חכם אומר: יודעים מה, אני בעצם רוצה לעבוד. לא, לא, לא, לא, ממש לא, אתה לא מחליט, שר האוצר יחליט לך, אתה לא תעזוב את הישיבה, ואתה לא תלך למקום עבודה, ואנחנו נקצה לזה 27 מיליון שקל, למניעת נשירה מהישיבות. לא למניעת נשירה מבית ספר של נוער בסיכון, למניעת נשירה. תרשום לך את זה במחיאות כפיים שלך. יש לי כל כך הרבה דברים פה שאני לא יודעת מאיפה להתחיל את ההזיה הזו. רגע, יש עוד אחד. 15 מיליון, זה גם נשירה? מי שהולך לצה"ל זה נקרא נשירה? אתה לא יכול לנשור מהישיבה לטובת הצבא. וואי וואי, אין לי זמן. 15 מיליון שקל להעלאת מודעות להתבוללות.

15 מיליון. מילואימניקים מחפשים גרביים, מחפשים אפודים קרמיים. איך תלך ותבקש תרומות מחו"ל כשכל מה שאתה עושה זה תורם לעצמך? איך תשלח, תודה רבה. רגע, הוא גם דיבר.

דיבר, אתה מוכן לתת לי חצי דקה? ככה זה עובד, אדוני היושב בראש.

תודה על העצות.

הינה,

וזה גם לא בסדר שהוא לא מקשיב לי.

חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, שלוש דקות. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מאז אסון 7 באוקטובר כל המשאבים שלנו מוקדשים לניצחון במלחמה הארורה הזו שנכפתה עלינו. כל מחשבה, כל רגע, כל תפילה, כל שקל שאפשר לגייס. כל החברה הישראלית נרתמה. כולנו, המילואימניקים, האימהות שמבשלות לחיילים, אנשי איחוד הצלה וזק"א, החמ"ל הלוגיסטי של אחים לנשק, אלפי יוזמות מעוררות השראה של ערבות הדדית והתנדבות אזרחית. המלחמה יצרה גל מופלא ואדיר של אחדות. כולנו מאוחדים ברצון להחזיר את כל החטופים הביתה ולמוטט את שלטון חמאס. כולנו הפנמנו שהאיום האכזרי הזה, בהיקף שלו ובעצימות שלו, מחייב כיול מחדש, שאם לא נעמוד מולו יחד, פשוט לא נעמוד. עכשיו זמן אחדות וניצחון, יהיה מספיק זמן לפוליטיקה אחר כך. כולנו הפנמנו, אדוני היושב-ראש,

חוץ מראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', שמביאים היום תקציב פוליטי, אטום ומופקר. 4 מיליארדי שקל ועוד 960 מיליונים, שמועברים לצרכים פוליטיים בשיאה של המלחמה הקשה הזו. בניגוד לכל ההבטחות, בניגוד לכל חוות הדעת המקצועיות, הם מעבירים שוחד פוליטי לאור יום. אני שם בצד את זה שגם ראש הממשלה וגם שר האוצר שיקרו בנוגע להיקף הכספים הקואליציוניים. אבל אני רוצה לשאול את חברי כנסת מהקואליציה, שלא נמצאים כאן, בעיצומה של המלחמה: איך 55 מיליוני שקלים להנחלת המורשת עוזרים לישראל לנצח? איך 1.6 מיליון לקידום המשפט העברי עוזרים לנו לנצח? איך חצי מיליון שקל להילולת הבבא סאלי עוזרים לנו לנצח? איך 8.7 מיליון שקלים למינהלת זהות יהודית עוזרים לנו לנצח? חבר הכנסת מאיר כהן, איך אתה נותן לו לדבר על הבבא סאלי? זה מהאזור שלך, הוא תקף את ההילולה של הבבא סאלי. הוא לא תקף את ההילולה, הוא תקף את הכסף. למה אתה מפריע לו?

הוא מהדרום.

אולי תענה לי אתה,

איך חצי מיליון שקלים עכשיו שמועברים להילולה של הבבא סאלי עוזרים לישראל לנצח במלחמה?

איך 27 מיליוני שקלים למניעת נשירה מהישיבות עוזרים לישראל לנצח?

איך 3 מיליון, ואני מצטט, 3 מיליון שקלים לתמיכה במערת המכפלה, עוזרים לישראל לנצח במלחמה? לפי סדר העדיפויות של בנימין נתניהו וסמוטריץ', תמיכה במערה ובצרכים הסקטוריאליים קודמת לתמיכה בחיילי צה"ל, במפונים, בתושבי קו העימות בצפון ובדרום, כדי לשקם את חייהם. באמת.

סמוטריץ',

כל חברי הכנסת של הקואליציה, אלו סדרי העדיפויות שלכם? איזה מסר זה שולח למילואימניקים שמסכנים את חיים ונלחמים בגבורה בשעה הזו ברצועת עזה? איזה מסר זה שולח למאות אלפי המפונים שמשוועים לטיפת סיוע ולטיפת תקווה?

תהיה הוגן, נאור. איזה מסר זה שולח לבעלי העסקים שקורסים? איזה מסר זה שולח לכל הציבור בישראל? תודה רבה,

הכסף הזה על הידיים שלכם. תתביישו. תודה רבה. לגבי הכנה להילולת בבא סאלי, זה כסף להכנה,

אסון מירון. ההילולה תתקיים בכל מקרה וצריך לדעת להתכונן. מדובר פה בחיי אדם. די, נו באמת. תלמד את הנושא לפני שאתה מדבר. תודה רבה. חבר הכנסת טופורובסקי. אדוני, כל שקל צריך להיות מופנה לצורכי המלחמה, כל שקל. בסדר. אל תגיד לי "בסדר" זה מה שצריך להיות כאן עכשיו. בושה וחרפה.

אף אחד לא, מהתיאטראות לא הורידו כלום, ברוך השם. שלוש דקות. בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חברי וחברות הכנסת, והשר, אני מקווה שהוא כאן. מה שהיה כאן,

אדוני היושב-ראש, להגן על הילולת הבבא סאלי על פני כל הדברים,

אנחנו יכולים להגיד כאן הכול, אבל העם רואה עד כמה אתם פשוט מנותקים לחלוטין ממה שקורה בשטח. כמו שאתם לא מסתובבים ולא רואים מה קורה בבתי חולים, אצל המפונים, מה קורה אצל האזרחים, אותו הדבר אתם לא רואים מה קורה בכל אספקט ואספקט בחיים. אם אין לחם, תאכלו עוגות, אמרה מארי אנטואנט, למרות שאומרים שזו הייתה מארי מספרד,

זה היה מה שייצג את הניתוק לפני המהפכה הגדולה בצרפת. אז "אלו החיים", זה המשפט של ראש ממשלת,

שמייצג את הניתוק, שהוא אמר לגבי יובל קסטלמן, שירו בו אחרי שהוא נטרל את המחבל ואמר: אני נכנע. זה הניתוק של ראש הממשלה, שאומר: אה, יורים לפעמים גם באנשים שלנו. אלה החיים. זו הכוונה. זה הניתוק.

כי כאן הכול נמשך כביכול כרגיל. אומרים: אנחנו בקבינט מלחמה, האופוזיציה בכנסת אומרת: אנחנו במלחמה, נעזור לאשר הכול. אבל הניתוק נמשך כאילו לא נהרגו לנו 1,300 ילדים וילדות של עם ישראל. ניתוק, כי יש גופים, עמותות, כמו פתחון לב, רותי ברודו, עומר אדם, שעוזרים לחיילים עם הצרכים שלהם, כולל ח"כים כאן, שרצים ממקום למקום, נותנים לזה מעיל, לזה איזה קפלס"ט, לזה אפוד טקטי או כל משהו טקטי אחר. אבל כאן, במקום שאנחנו נבוא ונילחם שלכל חייל יהיה הכול, נלחמים על הבבא סאלי, נלחמים על אברכים, נלחמים על להביא כסף לאנשים שלא עשו צבא, ששמעו על צבא בסיפורים, על הצבא של דוד המלך אולי. איפה שותפות הגורל? איפה האמת? איפה אנחנו, כשאנחנו מקבלים גם בחמ"ל של חברי הכנסת, שנמצאים פה אנשים מהקואליציה ומהאופוזיציה, בקשות ותחנונים מאנשים בצפון שקופאים מקור כשיורד גשם, ואולי אפילו שלג? כאן באים ורוצים לתת עוד לסטרוק, עוד לעמותות של אלה, עוד לשל אלה. אבל אפילו יושב-ראש הקואליציה אמר במשהו שהודלף מהסיעה של הליכוד עכשיו: לחדר מיון בדרום, שכולם מבינים עד כמה היו צריכים עוד חדר מיון עכשיו, לזה מקצצים בכספים הקואליציוניים. זה הניתוק שאתם נמצאים בו. אנשים נלחמים על העתיד של המדינה, וכאן ממשיכים כרגיל, לשמן את הבייס, לשמן את הכסת"ח, לעבוד בשביל האנשים שבאים לכאן, שיש להם זמן לבוא לכנסת וללחוץ עלינו, ולא בשביל האנשים שבאמת עושים יומם ולילה בצבא, בשטח, בחברה האזרחית. כל פעם אני בא לכאן לישיבה, שומע על עובדי משרדי ממשלה שעובדים ימים ולילות, ולכן הם מבקשים לדחות כל מיני דברים שהחליטו כאן פעם. כל הזמן. לכן החלטות על עזרה למפוטרים, עזרה לעסקים, נדחות בעוד שבוע, בעוד שבועיים. ימים ולילות, סליחה, לא עושים כאן. יש כאן ניתוק.

אלה החיים שאתם יצרתם. אני מסיים, אדוני, במשפט אחרון, כי הכסף, שר האוצר

אנחנו נדבר באמת אחרי המלחמה, אבל גם הכסף הוא בידיים שלכם, של כל אחד ואחת שמצביעים כאן. ההיסטוריה תראה איך התנהגתם, על מה הצבעתם ואיפה היה המרד שלכם והכוח שלהם בשעה גורלית כזאת של עם ישראל ומדינת ישראל.

תודה רבה. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני לא אצטט את כל הפרק במשלי י',

על הרוע והשקר, כמה שהוא חלול, אבל זה פשוט בלתי ייאמן. מגיעים פה לדיון היום, רק בשביל ההגינות, על קיצוץ של 1.6 מיליארד שקל בתקציבים הקואליציוניים, והמשמעות של 1.6 מיליארד שקל היא, חוץ ממשרד הבריאות והמשרד לביטחון פנים, 70% מהכספים הקואליציוניים שהם לא פרויקטים ישנים או פרויקטים של שכר, שהיו חלק מהעניין, 70% מהתקציב הפנוי באים לקצץ, 1.6 מיליארד שקל. 800 קיצצתם מ-5.5, 1.6 מיליארד שקל. כשאתה אומר 5, אתה יודע שזה לא נכון. היית פה בתקציב ההמשכי ואתה יודע, אתה יודע יותר מכולם פה, כי אתה קצת יותר ותיק, שיש אין-ספור כספים קואליציוניים שעל בסיסם חלק מהתקציב: ארגוני הנוער, כל תקציבי משרד החינוך לפעילות. אתה יודע את זה שהם נרשמים כתקציב קואליציוני כתרגיל אוצרי ידוע. כשנוח לפקידים.

אין אף ציבור במדינת ישראל שקיצצו לו, לא אומנים, לא שחקנים, לא בתרבות, לא ברווחה, לא בשום דבר. הם לא בקואליציוניים.

המקום היחידי שקיצצו זה בתקציבים, אתה יודע את זה.

כשהיית בהמשכי, דרשת שכל הפרויקטים שהיו בקואליציוניים יימשכו,

כשאני ניהלתי את הוועדה.

לבוא היום, כשמורידים 1.6, ולצעוק את זעקת הקוזק הנגזל,

ומה לעשות, מה לעשות, מנסים באחוז מסוים להשוות את החינוך שכבר עבר, לא מבקשים כסף חדש, על זה אתם באים ונזעקים?

כל זה,

תסתכל על הסעיפים: מניעת נשירה. תוריד את המסכה. מיקי, תורידו את המסכה. תגידו: הילדים שלך, לא מגיע להם חינוך. מניעת נשירה בעת הזו? לילדים שלך לא מגיע חינוך. תגיד, מישהו דיבר פה על החרדים? חבר הכנסת מיקי לוי. חברת הכנסת מירב בן ארי, די. לילדים שלך לא מגיעה רווחה, תאמר את זה. אנחנו לא דיברנו.

אני דיברתי על המורות החרדיות? אל תספר שבאנו לבקש כסף, כי אנחנו

אני משתתף בצערכם.

אבל אתה לא יכול לדבר איתו.

שעת עבודה של מילואימניק, 12.75 שקלים. נו, אז תוריד מדברים אחרים. לא מעניין אותי, תדאגו לזה. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת.

היא נוכחת.

איפה היא?

טיפול נכון משפיע גם על היכולת לחזור לתפקוד בעתיד. הממשלה הזו הצביעה בעד תקציב שיש בו 300 מיליון שקלים לעמותות ובתי חינוך של ש"ס ויהדות התורה, וכמעט לא מלמדים שם מקצועות ליבה. אבל בתקציב הזה אין 300 מיליון שקלים, הנדרשים, לפי פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית, להסכם שכר חדש לפסיכולוגים, שיכולים לעזור למערכת הציבורית ולתת שירות. אני מדברת על פסיכולוגים מומחים עם הכשרה מותאמת, שהניסיון שלהם קריטי במצב המורכב ובמספר המטופלים שלפנינו. ככה נראה סדר העדיפויות שלכם במלחמה:

קודם למקורבים ואחר כך לאנשים שבאמת צריכים. לא הקשבתם לגורמי המקצוע שהזהירו אתכם מהתקציב הראשוני שהעברתם, לא הקשבתם להם כשצעקנו, והם צעקו, לעצור במלחמה ולהקפיא את הכספים הקואליציוניים, ועכשיו אתם מקפיצים את הגירעון. את הנזק שעשיתם לכלכלה הישראלית מתחילת השנה אתם עושים עכשיו גם לבריאות הנפש. תודה רבה. חברת הכנסת, נא לסיים.

ואת המחיר נשלם אנחנו, האזרחים.

חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, שלוש דקות, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מדובר כאן על הגדלת הגירעון בתקציב המדינה עד סוף השנה. אני רוצה לפנות לכל מי שמקבל את ההחלטות, אם זה בכנסת ואם זה בממשלה. החברה הבדואית, מאז 7 באוקטובר, כשהרקטות נפלו על הבתים שלנו, ועד עכשיו, הגורמים הרשמיים במשרד האוצר, אם זה מס רכוש ואם זה משרד האוצר, לא מתחשבים באוכלוסייה. עד היום לא יצרו קשר עם האוכלוסייה, ואין להם שום כוונה לפצות את האנשים בכפרים הלא-מוכרים. פנינו גם ללשכת ראש הממשלה וגם לפיקוד העורף ולמשרד הביטחון על מנת להציב מיגון בכפרים הלא-מוכרים, וההתעלמות מהתושבים הבדואים היא מוחלטת. זה מאוד מפתיע בתקופה הזאת, כאשר המדינה התחייבה לא להשאיר אנשים מאחור. פיקוד העורף וגם משרד הביטחון לא מתייחסים לחברה, לא מתייחסים למנהיגות הבדואית בנגב, לא מתייחסים לאנשים וגם לא נותנים פתרונות. אני חושב שבתקציב המדינה ובגירעון שמוצע אסור להשאיר את האנשים מאחור, אסור להשאיר את החברה הבדואית מאחור. צריך להתייחס לאנשים, וצריך לכבד אותם.

יש להם אחריות מאז 7 באוקטובר ואפילו לפני זה, והם מחויבים למדינה. אני חושב שהגיע הזמן שאנשים יקבלו החלטות בהתאם ויתייחסו לאנשים בצורה שווה. היום הייתה לנו ישיבה בוועדת החינוך, אומנם ישיבה לא רשמית, שולחן עגול, בנושא השביתה במועצה האזורית אל-קסום. יש בתי ספר בחרבת אל-וטן, באל-פורעה, בסעווה ובעוד יישובים, בתי ספר שלמים ללא מיגון. הדרישה שלנו ממשרד החינוך היא, א. לאשר את ההרשאות במשרד החינוך ולהציב מיגון, ב. גם להסדיר את כל נושא ההסעות שם על מנת שאנחנו לפחות נסיים את השנה הזאת בהתייחסות טובה לתלמידים שלנו, ולאשר את התקציבים למועצה על מנת שהיא תצליח להתנהל ולעזור לתלמידים בתקופה הקשה הזאת. אני חושב שהגיע הזמן שיסתכלו על החברה הבדואית, החברה הערבית בנגב, בצורה שווה, וייתנו לה את כל מה שמגיע לה.

תודה רבה. חברת הכנסת קארין אלהרר. טלי, יצאת בחיים מהישיבה? החיים והמוות גם ביד הלשון וגם בידי אלוקים. טלי, מה עכשיו דובר צה"ל? מה קרה לך עם דובר צה"ל?

מיקי, תכבד את קארין. אני שואל את טלי. סליחה. אדוני היושב בראש, כנסת נכבדה, מתקפת הטרור של 7 באוקטובר היא הרצחנית ביותר שידענו. למעלה מ-1,200 הרוגים, נרצחים, 240 חטופים, חלקם, לשמחתנו, שבים, אלפי פצועים, עשרות אלפי פליטים בארצם. מדינה בטראומה. כל זה במשמרת של הממשלה הזאת, ולצערי הם עדיין לא התעוררו. מסתכלים על הכספים שמחלקים כאן, ואין מילה אחרת אלא תדהמה. 75 מיליון שקלים למוסדות שלא מלמדים לימודי ליבה.

למה זה חשוב עכשיו? זה לא מניע את הכלכלה. זה יוצר דור של בורות ועוני, וזה לא צריך לקרות. בואו נדבר על כל המשרדים המיותרים, משרדים שלא ברור מה עושים בהם אבל תקציב יש להם. כל זה פוגע במאמץ המלחמתי. הכספים האלה לא מושקעים במה שחשוב. בואו ואתן לכם דוגמה מה חשוב. כולנו ראינו מה עברו האנשים בעוטף עזה, בדרום, טראומות שייקח שנים לרפא, אם יצליחו. מערכת הבריאות גם כך מורעבת. החלק של בריאות הנפש תמיד היה אח חורג בממשלה הזאת, ועכשיו, כשהכי צריך את זה, משרד הבריאות הגיש תוכנית לתקצוב, אפילו לא מאוד יקרה, אם אתם שואלים אותי, חסרים בה, בתוכנית הזאת,

2 מיליארד שקלים, על זה הם עוד לא קיבלו אישור.

חשוב שהאברכים שלא רוצים ללמוד בישיבות, יוקצה תקציב כדי לשמר אותם בישיבות. חשוב המשרד לשיתוף פעולה אזורי, חשוב המשרד למסורת, חשוב המשרד למשימות לאומיות. למה זה חשוב עכשיו? אתם משקרים לציבור במצח נחושה. יש איזה סלוגן, "ביחד ננצח",

מי זה ה"יחד" הזה, ואיך אתם רוצים לנצח? במקום להשקיע את הכספים במפונים, בניצולים, בטיפולים, במה אתם משקיעים אותו? נתניהו יעשה הכול כדי לשמר את ממשלת הימין מלא מלא, תודה רבה. שלא מפסיקה לעשות פוליטיקה על מלא מלא בזמן מלחמה, מלחמה עקובה מדם. אני קוראת מכאן לכל חברי הכנסת שיש להם טיפה יושרה, טיפה מצפון: אם יש לכם עוד מעט מזה, תצביעו נגד התקציב הרע הזה, כדי שבאמת ביחד ננצח. תודה רבה. חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח. חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, רפורמת אופק חדש קיימת משנת 2008. רפורמת אופק חדש מתגמלת מורים על שיעורים פרטניים, שאלה שיעורים עם קבוצות קטנות יותר, על יותר נוכחות במוסדות הלימוד, על השתלמויות מקצועיות שמאושרות על ידי משרד החינוך.

זו רפורמת אופק חדש.

אני מבין, מה שמפריע לכם לנצח את המלחמה, רפורמת אופק חדש לציבור החרדי. על זה שמתם את יהבכם, על זה אתם יוצאים לקמפיין. לא למדתם כלום מהשנאה? לא למדתם כלום מהמדון?

מלחמה. יש מלחמה. תפסיקו עם שנאת החרדים הזאת. תפסיקו. תפסיקו, זה עלה לנו בדמים. די כבר. זה מה שאתם רוצים? שילד חרדי יקבל פחות? לא, שמורה שמלמדת חרדים תקבל פחות? על מה ולמה?

חבר הכנסת מיקי לוי, אתה בקריאה ראשונה.

מספיק. יש גבול לכל דבר. תעצרו. אתם רוצים לתקוף את התקציב, תתקפו, אבל על אופק חדש, על זה? באמת, די. תודה. מה צריך, הזהות היהודית שלנו בבעיה, 8 מיליון שקל?

על זה נאמר: קצר וקולע. חבר הכנסת סימון דוידסון.

זה עיוות, מה שאמרת. מלביצקי, אל תלך. דב, חכה שתי דקות. שמעתי אותך באריכות. באריכות? הלוואי שכולם היו כמוהו.

לא מתאים לי כל כך, אבל עשיתי עבודה, לקחתי את כל הסעיפים וסימנתי במרקר, חילקתי את זה לצבעים. הכנתי שמונה צבעים, ואני אקריא לך את הצבעים: צבע ירוק לדת ויהדות, צבע כתום לחרדים, צבע כחול, ירושלים ומורשת, צבע ורוד,

סטודנטים, צבע צהוב, מילואימניקים, צבע אדום, דרוזים, צבע טורקיז,

מה גיליתי, חבר הכנסת היקר מלביצקי? גיליתי שיש רק ארבעה צבעים. זאת הבעיה, רק ארבעה צבעים. יש לי ירוק לדת ויהדות, הרבה מאוד, יש לי כתום, חרדים, סליחה, אני אוסיף לך זמן.

לא מצאתי סעיף אחד שיכולתי לסמן אותו בצבעים האחרים, לא לסטודנטים, לא למילואימניקים לא לדרוזים ולא לעצמאים. לא מצאתי.

עכשיו, אני רוצה להגיד לכם משהו: אני אוהב אתכם, אני לא שונא אתכם. יושב פה יושב-ראש הוועדה יוסי, ואני אומר לכם: זה שאתם מכניסים כספים קואליציוניים לתשלומים למורים זה פסול שלכם. זה היה צריך להיות בבסיס התקציב.

אתה צודק. בזה אני מסכים איתך.

אבל מה עשיתם, תן לי רגע לסיים. עשיתם הכול הפוך. הכול הפוך. אם הייתה לכם קצת צדקה ציבורית, ינון, אתה יושב בוועדת כספים יומם וליל. איך עשית דבר כזה? למה זה לא בתוך תקציב החינוך, למה זה נמצא בחוץ? למה כל תנועות הנוער לא נמצאות בתוך התקציב המלא, למה זה בחוץ? ואחרי כל מה שאמרתי, עומד פה דב מלביצקי ואומר שאנחנו שונאים, ואומר שאנחנו קיצוניים.

למה לא אמרת מילה על חמישה משרדים שאתה לא יודע מי השר שלהם בכלל? אין לך מושג מה הם עושים, אין לך מושג כמה תקנים יש שם, כמה השרים שם מפזרים כספים. 560 מיליון שקל, אני אגיד לך על מה, על חמישה משרדים מיותרים. המשרד למשימות לאומיות, אתה יודע כמה כסף? 284 מיליון שקל, המורשת, 146 מיליון שקל, שיתוף פעולה אזורי, 44 מיליון שקל,

52 מיליון שקל. למה על זה לא דיברת? למה לא דיברת על 560 מיליון שקל? במקום לתת לסטודנטים, למילואימניקים, למה צריך לפזר את הכסף ככה? על זה אתם לא מדברים. לא מדובר על חרדים ולא מדובר על דתיים. מדובר פה על השקפת עולם של ממשלה עקומה, פושעת, שלא דואגת למי שצריך במיוחד בימים האלה, ואתם צריכים להתייבש ולהתבייש. תודה רבה. הייתי מוחק את המילה "פושעת". חבר הכנסת אריאל קלנר, לא נמצא. חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. 12.75 שקלים, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ב-7 באוקטובר קרה לנו הדבר הנורא ביותר שקרה אי פעם מאז קום המדינה הזאת. יש אחריות. יש ממשלה בישראל. יש ראש ממשלה בישראל. הוא צריך להוביל את המדינה, והוא נגרר, והוא מספר סיפורים. אז לא אגיד מה שאמר עליו שר האוצר, שהוא שקרן בן שקרן, אני לא מערב הורים, אבל שר האוצר שקרן וראש הממשלה שקרן כשהוא בא ונואם נאומים שקריים, כי הוא יודע את הנתונים. הוא פשוט שקרן. זה שהוא שקרן, זה לא חדש. עכשיו אנחנו נמצאים במצב של מלחמה. אלפי אנשים הופקרו על ידי המדינה הזאת, והם עדיין מופקרים על ידי הממשלה המופקרת הזאת. ואתה מסתכל מן החוץ, ואנחנו רואים מלחמה. אתה מסתכל על הבית הזה, אתה רואה את ישיבת הממשלה, שנראית כמו כיתה טיפולית. יושבים בכיתה שלמה ומייצרים, את זה? הצופה מבחוץ מצד אחד רואה מלחמה, ומצד שני לא רואה שום דבר, לא בהתנהלות של הממשלה הזאת, לא במשרדיה, לא בביצועיה, לא בתקציבה. ולכן צופה כזה היה אומר: ואללה,

הכול שגרה. כאשר בוחנים את הקשר בין המילים למעשים, המונח הזה, "ביחד ננצח" מה זה ה"ביחד" הזה, זה הקואליציה? כל הסלוגנים של משרדי הממשלה שמופיעים בטלוויזיה, אין לכם בושה? ביחד, ה"ביחד" היחיד זה הקואליציה. הכול פה פוליטי. ראש ממשלה עוסק בפוליטיקה כל הזמן, ואז נאום לאומה בערב, זה מה שקורה פה. ואתה רואה את הסעיפים התקציביים שמשנים, זה מה שקורה שם. עזבו את הכספים הקואליציוניים, המשרדים: אתה סופר את משרד ירושלים, משרד מורשת, משרד ההתיישבות ומשימות לאומיות, משרד לשיתוף פעולה אזורי, משרד התפוצות, המשרד לשוויון חברתי, נתתי הנחה, לא שמתי את כולם בפנים, רק זה 420 מיליון שקל. אתה מסתכל על הסעיפים הקואליציוניים בתוך העניין, רק מסגירת המשרדים, ואז באים לפה היום להעלות את הגירעון ולהגדיל את ההוצאה. אתה מעלה אותם על בסיס מה שתכננת. זאת חבורה של בוזזים ושודדים, והשודד הראשון, ראש וראשון, עם האחריות המלאה למלחמה, עם הכישלון מתחילתה, 7 באוקטובר זה כישלון טוטלי, קולוסלי, של האיש שקרא לעצמו מר ביטחון. אני אומר לכם, לא שקרן בן שקרן, אפס. תודה רבה. חבר הכנסת רון כץ.

בראשית דבריי אני רוצה להשתתף בצערה של משפחת קסטלמן על האירוע שובר הלב, הטרגי והנורא שקרה במדינת ישראל. אני גם רוצה לקרוא מפה לשני הצדדים: אל תסיקו מסקנות. תנו למשטרה לחקור, תנו לצבא לחקור, תנו לפרקליטות לגבש ממצאים. אנחנו חייבים לחקור את זה עד תום באופן נקי לגמרי משיקולים פוליטיים. האירוע הזה חייב להיבדק ולהיחקר, כי מגיע לנו לגור במדינה כזאת שכשקורית בה טרגדיה כזאת, אסון כזה, אז חוקרים, ואם יימצאו אשמים, אז מעמידים אותם לדין, ויש מערכת סדר מסודרת.

אני מבקש מכל מי שיושב בבית הזה: אל תיכנסו לאירוע. חכו שזה ייגמר, ואז כל אחד יגיד מה שהוא רוצה להגיד. שמעתי את ראש הממשלה: זה קורה. לא, זה לא קורה. דבר כזה לא קורה. דבר כזה חוקרים, ומי שאשם, מעמידים אותו לדין. אני רוצה לדבר על מה ששמעתי פה קודם כששר האוצר עלה לדבר וניסה שוב להחזיר את ההיפרדות שלנו ואת הריבים המיותרים בחברה הישראלית. אז אני רוצה לומר משהו לשר האוצר: המורים החרדים צריכים לקבל בדיוק את אותם תנאים כמו המורים של הילדים החילונים, והתקציב הזה צריך להיות בבסיס תקציב. זה לא צריך להיות קופה קטנה של אף אחד. לא צריך לעשות את זה במחשכים. ילד חרדי וילד חילוני צריכים לקבל אותו דבר, באותו דיווח, באותה שקיפות, עם אותה מערכת כמו בכל מדינת ישראל. בתנאי שילמדו ליבה. כמו בכל מדינת ישראל. מערכת הלימוד צריכה להיות מפוקחת כמו שקורה בהרבה מאוד מקומות במדינת ישראל. אז אני מאוד מצטער לאכזב את שר האוצר, לא תצליח לפלג אותנו בנושא הזה. כן, יש לי אליך הרבה שאלות: למה בירור יהדות, שהגיע ממשרד ראש הממשלה, אני לא יודע מה זה אומר, כנראה זה המשרד של אבי מעוז, קיבל 2 מיליון שקלים? משרד המסורת, שהוא בעצמו עדיין לא יודע מה הוא עושה, קיבל 9 מיליון שקלים. הקשרים עם התפוצות, אחד הדברים החשובים ביותר שיש במדינת ישראל, קיבלו פחות מתקציב מערת המכפלה ופחות מתמיכה באנשים עם מוגבלויות.

משפט אחרון, אדוני, ברשותך. אני רוצה לשאול את שר האוצר: איך אתה מרגיש בנוח עם העובדה שאנחנו חברי הכנסת מקבצים פה נדבות בשביל הלוחמים שלנו, בשביל המפונים, ואתה לוקח את הכסף הזה לעצמך בשביל פוליטיקה קטנה? הציבור רואה, הציבור יזכור, וכל מי שיהיה מעורב בדבר הזה גם ישלם. תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי. תפדל. מכובדי היושב-ראש, תודה רבה. היום נודע לי כי מבנה בירושלים המזרחית קיבל צו הריסה, ולא במקרה במבנה גר השייח' עכרמה סברי. מתברר שהמבנה הזה קיבל ב-1998 צו הריסה. עורכי דין טיפלו, והצו הוקפא ב-2003. היום הבניין כולו, 15 יחידות דיור, קיבל צו הריסה, שהדביקו על כל דירה. 15 דירות. הרי ברור שמדובר במעשה נקמני בגלל ההסתות, בגלל אווירת המלחמה, הזדמנות לנקום במישהו שלא הוגש נגדו כתב אישום. נוקמים פה על הדרשות שלו, על העמדות שלו, אולי על ההסתה של חבר הכנסת שמחה רוטמן מכאן. ברור שצריך להמשיך לנהל את ההליך המשפטי, אבל מעולם נקמנות לא הייתה דבר חכם ביותר, היא דבר נבזי במקרה הזה. מכובדי היושב-ראש, אני ער לסערה המוצדקת על הירי הקטלני בעו"ד יובל קסטלמן.

שכורע ברך, מרים את ידו, צועק בעברית, זורק את הארנק שלו, ובכל זאת חייל מילואים, שהוא נער גבעות, ירה בו ורוקן את המחסנית, לפי דברי אשתו. הדבר החמור ביותר הוא שפרמדיקים, לפי דיווח באחד העיתונים, עברו שם ודילגו מעליו. מה יותר נורא מהמוות הזה? הוא תוצאה של ההתבהמות גם בקשר לפלסטינים ושל היחס של נוער הגבעות אל הפלסטינים, שיש להם נשק והם יורים בפלסטינים, יורים באנשים בבתיהם. למשל, כמו, חברת הכנסת טלי גוטליב. (אומר בערבית: אלוהים, שלח לי סבלנות, אני חסר אונים בלעדיך, אלוהים. אוקיי, תשתיקו אותה.) תודה.

מוסטפא עאסי, זיכרונו לברכה, אב לשישה, היה בביתו כאשר נוער גבעות ומתנחלים עם נשק ירו בו והרגו אותו בקרוואת בני חסאן. הנשק הזה הוא נשק קטלני, ולכן צריך לפרוק אותם מהנשק, מנוער הגבעות והמתנחלים האלה, כי זה הוכח פעם אחר פעם, עשרות פעמים. ומה עושה נשיא ארצות הברית? אומר: אני אוסר עליכם להיכנס לארצות הברית. ואללה, (אומר בערבית: באמת?) מה זה העונש הזה? תודה רבה, חבר הכנסת טיבי.

זה דבר קטלני, שהוכיח שהוא נפשע, ולכן יש לפרק אותם מהנשק.

חברת הכנסת נעמה לזימי. כבוד יו"ר הישיבה, כנסת נכבדה, אבל אני אשמח לשקט. חברת הכנסת טלי גוטליב. כשתדברי תגידי מה שאת חושבת.

אתה מוסיף לי עוד זמן. אני מבקשת את הזמן, את 20 השניות הללו. 15. תודה רבה. התקציב לפירוק החינוך הממלכתי והציבורי בישראל, זה הסיפור של התקציב הזה. אני רוצה להסביר. מדינת ישראל מתקצבת ב-100%, תקצוב חינוך והוראה, את החינוך הציבורי הממלכתי שהיא רואה בו החינוך לישראליות קולקטיבית, מחברת, מסלילה לתעסוקה, לפרנסה, לכל מה שהיינו רוצים מהילדים והנערים שלנו. הרי לא הגיוני שהחינוך הפרטי, המפלגתי, ללא הליבה, ללא השקיפות, ללא הדיווח, ללא המינהל התקין, שמסרב לחשבת, שמסרב למפקחים, לא ייתכן שזה חינוך שיקבל כמו החינוך הממלכתי. אבל יותר מזה, מה יקרה רגע אחרי אופק חדש ברשתות החרדיות? יוגש בג"ץ על ידי החינוך הפרטי בישראל וגופים נוספים, ויבקשו השוואה. חוות הדעת שבוחנות את זה כבר אומרות שלא יהיה אפשר לסרב לתת גם להם. אז המיליארד השנתי הזה יהפוך ל-2.5 מיליארד שיוצאים מהחינוך הממלכתי הציבורי שלנו אל חינוך ממיין וסלקטיבי ומעמדי. מצד אחד חינוך שלא מאפשר ליבה והזדמנות שווה, ומצד שני חינוך מעמדי פוגע. מי ייפלו? השכבות המוחלשות והפגיעות, אבל גם ישראל שאנחנו רוצות ורוצים לראות כאן. זה בדיוק מה שיקרה כאן. אני מאמינה, כבוד היו"ר, בחינוך ממלכתי חרדי. עשיתי על זה כנס. אני מאמינה שזרמים יכולים להיות חלק מהחינוך הממלכתי בדיוק כמו הרב עובדיה, זכרו לברכה, בדיוק כמו המורשת שלו. אתם מחריבים את הבסיסים שהאומה הזו נשענת עליהם בגלל אתנן פוליטי, בגלל ברית פוליטית, השנאה שלך, אל תגידי לי "שנאה",

הקשר שלי עם החברה החרדית ידוע שנים ארוכות. לא תוציאי את זה ממני. ואני מבקשת להמשיך לדבר.

אני אומרת כאן דבר עקרוני. מה שהמדינה מתקצבת כשירות ציבורי, ממשלתי, מוסדי, לא יכול להיות לחינוך הפרטי באשר הוא, ובטח לא לזה המסליל בערות והיעדר הזדמנות. חד-משמעית. ואני רוצה להגיד לך, שנאה זה מי שמונעים מילדים חרדים, מנוער חרדי, שוויון הזדמנויות. לא בכדי אין מומחה אחד בישראל לתחום החינוך, אין מומחה אחד לתחום חקר האי-שוויון בישראל, שתומך באיוולת הזו. לא סתם לא תמצאו מומחה אחד, כי כל אדם שמבין את השלכות הרוחב של פגיעה אנושה בחינוך הממלכתי מבין מה קורה כאן.

ואני אסיים, כבוד היו"ר, סליחה, בשירו של נתן אלתרמן מ-4 ביולי 1958 "למורי ישראל בוועידתם": "יש אומרים: המורה הוא אומן. יש אומרים: הוא אומן. אך יש רגע / אשר בו הוא למעלה מזה: הוא לוחם ובונה ובורא! // לו ישקיף המורה בגאון על דרכו שעבר בה עד הנה, / לו ישקיף במלוא און לבאות ויאמר: אך התחלתי מלאכתי! / לו יהיה בית הספר לבית היוצר! כך דינו! לו תהיה נא / כמנוף לו, ולא כמין סד, החותמת 'מוסד ממלכתי!' / זו חזית אשר אין בימינו כבדה ונכבדת ממנה / ודמיון ותנופה וחידוש היא דורשת כיום לא בכדי!" למען ישראל של כולם, של שוויון הזדמנויות, של עתיד, תעצרו את האיוולת הזאת. תודה רבה. חבר הכנסת יאיר לפיד. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, יש לי שאלה לממשלה: המלחמה נגמרה? כל החטופים חזרו לבתיהם? חמאס מוגר? המילואימניקים חזרו הביתה? יחיא סנוואר קיבל כדור בראש כמו שמגיע לו? המלחמה נגמרה ולא סיפרו לנו? אתם כל הזמן אומרים לנו שלא עושים פוליטיקה בזמן מלחמה, יש יותר פוליטיקה בזמן מלחמה ממה שאתם עושים פה היום? מחלקים מיליארדים, כסף למפלגות, כסף לאינטרסים, כסף לקבלני קולות, כסף לסחטנות פוליטית. חיילי צה"ל מגייסים תרומות לאפודים קרמיים ולברכיות. אזרחי קריית שמונה ושדרות מפונים מביתם, וכל מה שהם מקבלים מהממשלה זה התקציב

ראיתי את מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה אתמול. הייתה חסרה לי שאלה אחת: איך אתה ישן בלילה? במשמרת שלך 1,200 נרצחים, מאות חטופים, יישובים שלמים נשרפו. במקום לשים את המפתחות, לבקש סליחה מעם ישראל, אתה מביא את התקציב הזה? מסתתר מאחורי הקדושים של זק"א ושל איחוד הצלה? אני בעד כסף לזק"א, אני בעד כסף לאיחוד הצלה, מה זה קשור למיליארדים שמחלקים פה אחד לשני? גם לילדים של זק"א ולמורים של זק"א. יכולתם לתקן, יכולתם להוכיח שאתם חולקים את הכאב של כולנו: לסגור את המשרדים המיותרים, להעיף לעזאזל את הכספים הקואליציוניים, להוכיח לפחות שאתם כואבים איתנו ביחד. תסתכלו ללוחמים בעיניים. תסתכלו לתושבי שדרות בעיניים. איך אתם יכולים להצביע על תקציב כזה? לא למדתם כלום מהמלחמה הזו? היא לא השפיעה עליכם?

גילה, ברקת,

למען העם למען חיילינו, למען השם, מספיק, די. יולי לא שר. בואו נתחיל לתקן את המדינה הזו, לרפא את פצעיה. התיקון הישראלי הגדול יכול להתחיל היום. ישראל החדשה יכולה להתחיל להיבנות היום. כל מה שצריך לקרות הוא שיהיו בקואליציה הזו כמה אנשים שיעשו את מה שמצפונם מורה להם ויצביעו נגד התקציב המושחת הזה. עם ישראל במלחמה. לא, היא לא נגמרה. אתם לא יכולים להצביע על כספים קואליציוניים בזמן מלחמה. אני קורא לכל חברי הקואליציה שנותר בליבם שמץ של מצפון להצביע נגד התקציב המושחת הזה. תודה רבה.

חבר הכנסת יוסף עטאונה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד היושב-ראש, לפני שבוע בדיון בוועדת הפנים, כשדיברתי על סוגיית המיגון וההכרה בכפרים הלא-מוכרים, אמרתי לך, פניתי באופן ישיר ואמרתי לך: בוויכוח בין ישראל הראשונה לישראל השנייה יש את ישראל השנייה השקופה,

שאף אחד לא רואה אותה. כשמדברים על התקציב אני רוצה להרגיע את ישראל הראשונה וגם השנייה, כי ראש הממשלה אמר לכולם אתמול שאין בעיה עם כסף ויש כסף לכולם. אני רוצה לענות לראש הממשלה מעל דוכן זה.

אולי אתם תתווכחו, בסוף תמצאו את הכסף גם לישראל הראשונה וגם לישראל השנייה. אבל לערבים הבדואים בנגב, למערכת החינוך הערבית הבדואית בנגב, אין לכם את הכסף. יותר משנה, מעל כל דוכן ובכל דיון בוועדת החינוך, 5,000 ילדים בגילי שלוש עד חמש במערכת החינוך הערבית הבדואית בנגב, אין להם כיתות גן. לא רק שאין להם כיתות גן, אין שום מחשבה למשרד החינוך, לממשלה, איך למצוא פתרון לילדים האלה. יושב כאן יושב-ראש ועדת החינוך. היינו בסיור, ראינו את המציאות הקשה שם, אבל עד רגע זה אין שום מחשבה רצינית, לא בממשלה ולא במשרד החינוך. תארו לעצמכם 5,000 ילדים יהודים שאין להם מסגרת חינוך, אין להם גן. מה הייתם עושים? באים להתווכח, בתקציב, על חינוך חילוני, חרדי? אני מאמין שלכולם מגיע וכולם צריכים לקבל, גם חילונים, גם חרדים וגם ערבים. אבל במציאות הקיימת, הערבים בכלל והבדואים בפרט, בכל מה שקשור לתקציב הם לא נמצאים בתוכנית הממשלה. לכן אני בא ואומר: כשבאים להתדיין על תקציב, הדבר הראשון שצריך להיות בפנים הוא האוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב, ובמיוחד במערכת החינוך.

תודה רבה. רק לא הזכרת שאני ביקשתי לעשות דיון מיוחד על כל המוסדות האלה בדרום עם מטה התכנון ועם יעקב אשר. ארז, אלפי דיונים, ארז.

עוד דיון מיוחד אתה רוצה? אל תפריע לחברך ירון לוי. אל תפריע לו. חבר הכנסת ירון לוי, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, זאת הפעם הראשונה שאני עומד כאן. בהצלחה. תודה רבה לכולם. אני חייב לשתף אתכם. כחבר כנסת חדש, לפני שנכנסתי תהיתי אם המקום הזה וכל הרעל שיש במקום הזה,

אם מה שאנחנו סופגים כאן מועבר החוצה או מבחוץ אלינו. אז אני אומר לכם באופן חד-משמעי שהשיח הזה עובר החוצה. אני רוצה להתחיל ולדבר כאן על התקציב. כל חבריי דיברו עליו. הייתי רוצה לגעת בנקודה שאף אחד לא העלה אותה ולהתמקד במה כן אפשר לעשות. טלי, אני אשמח, אני יודע. זאת פעם ראשונה, מוותרים. טלי, למה את מפריעה? חבר כנסת, פעם ראשונה. אנחנו נמצאים כאן היום כי אנחנו דנים בתקציב, ואנחנו עושים פוליטיקה בזמן מלחמה, למרות שכולם דיברו על זה שזה הזמן להגיע להסכמות ולהבנות. ועדיין אנחנו רואים, מהמעט שאני נמצא כאן בבניין הזה, שעדיין הפוליטיקה נמשכת. כנראה מישהו שכח בממשלה שאנחנו בזמן מלחמה. אני רוצה לדבר על מערכת בריאות הנפש, שנמצאת במצב מאוד קשה. זו מערכת שהורעבה במשך שנים וגם הוזנחה. תהיתי לעצמי אם מישהו בממשלה מבין את גודל הבעיה שיש כיום במשרד הבריאות, בעיקר במערכת בריאות הנפש. אנחנו עוברים ימים מאוד קשים,

כל אחד יכול להבין מהסביבה הקרובה שלו איזה מאמץ, ובאיזה מקום רגשי אנחנו נמצאים. רציתי לשאול את כבוד השר: האם בזמן שאתם מחלקים את הכסף מחדש חשבתם, בשינוי התקציב, לראות איך משפרים את השכר של הפסיכולוגים והפסיכולוגיות בשירות הציבורי במדינת ישראל, כדי שיוכלו לחזור ולעבוד בשירות הציבורי? כי היום פסיכולוג מרוויח פחות מבייביסיטר. 40 שקלים לשעה. 40 שקלים לשעה.

או חלק גדול מהאזרחים במדינת ישראל פונים היום לשירות הפסיכולוגי, ועוד לפני השבת הארורה היינו צריכים לחכות שנה וחצי כדי לפגוש פסיכולוג. היום המצב הרבה יותר קשה. השאלה שלי,

לאחד מחברי הממשלה שנמצא כאן: אם כבר אנחנו מתעסקים בכסף ובשינוי תקציב, לא לגעת בנושא? התשובה היא לא, אני רואה, בסדר. ואם אנחנו כבר מתעסקים בכספים קואליציוניים ובשינוי תקציב, האם אנחנו יכולים להקדים את הפעימה השנייה לרפורמת הישג לעובדים הסוציאליים ולשפר את שכרם? ואולי נוכל למלא גם תקנים של 1,500 תקנים של עובדים סוציאליים ריקים. יש תקנים. יש כסף.

נתתי לך לפני משורת הדין. פעם ראשונה, אבל, כבוד השר, זאת הפעם הראשונה. אני לא ראיתי את הזמן. ירון, זה לא

כיבדתי אותו ולא, אני בסדר. אני רק מסיים, ברשותכם. רגע, ירון, איפה שר?

תן לו חצי שעה, לא דקה יותר.

במשך חודש אנחנו דנים בוועדת הבריאות על השינויים במערכת בריאות הנפש,

אני מסיים. אנחנו במשך חודש דנים בוועדת הבריאות לגבי בריאות הנפש. בשבוע האחרון נאמר לנו שיש 2 מיליארד שקלים, ועכשיו השר הוריד את זה למיליארד. אבל הדבר הכי אבסורדי הוא שבמשך שמונה שנים, מ-2015, כשהרפורמה יצאה לפועל, משרד הבריאות לא הצליח להעביר, או שהוא לא יכול להעביר, נתונים לגבי הפעילות של קופות החולים והכספים שעוברים עבור השירות הפסיכולוגי.

איך אפשר לבנות תוכניות או לתכנן תוכניות אם אין לנו נתונים? אנחנו יודעים את התשובה. תודה רבה.

חבר הכנסת חמד עמאר. בבקשה. לאחר מכן, חברת הכנסת מיכל. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול אני רוצה לאחל לך בהצלחה. פעם ראשונה שאני מדבר, ואתה מנהל את המליאה. תודה רבה. אחרי זה, אני שמעתי את שר האוצר, והוא אמר: עכשיו אנחנו בזמן מלחמה, לא צריך להכניס פוליטיקה. נכון, אדוני שר האוצר, לא צריך להכניס פוליטיקה, אבל להביא תקציב פוליטי כזה זו לא רק בושה, זה מעבר לבושה, אם יש מילה כזאת, וגם לשקר כשמציגים את התקציב. קוצצו, סך הכול מהכספים הקואליציוניים פחות מ-15%, פחות ממיליארד שקל. הנתונים המדויקים: התקציב הקואליציוני היה 5 מיליארד ו-820 מיליון, קוצץ ל-4 מיליארד ו-800 מיליון. אז בסך הכול פחות ממיליארד שקל קוצצו. למה לשקר? לעלות לכאן, לדבר את האמת, להגיד: אנחנו שמים כסף קואליציוני, זה לא מעצבן אף אחד. אבל לעלות לכאן ולשקר? מעצבן את כולם. מעצבן את החיילים שנלחמים בפנים. תתביישו לכם. זה לא הזמן לתקציב הזה. אתה יודע בכלל מה זה כסף, לא יודעים מה הם מדברים.

ראש אגף תקציבים מעיר לכם אחרי המלחמה, אומר לכם: יש לכם שישה משרדים מיותרים, עם 1.2 מיליארד שקל, תסגרו אותם, לא סוגרים אותם. ותאמינו לי, רציתי לדעת כמה משרדי ממשלה יש לנו. כמה שרים יש לנו. חיפשתי באינטרנט, כי אני לא יודע כמה שרים יש לנו. מצאתי במקום אחד 38 שרים, במקום שני 37 שרים וחמישה סגני שרים. אתה יכול להגיד לי כמה שרים יש לנו? אתה היושב-ראש עכשיו, אתה לא יודע, ואף אחד כאן לא יודע, כי יש לנו כל כך הרבה שרים מיותרים שלא צריכים לשבת בכלל בממשלה. אדוני ראש הממשלה, אנחנו במלחמה, ובמלחמה נלחמים. במלחמה מביאים תקציב שישרת את המלחמה, לא תקציב שישרת את המפלגות שיושבות בממשלה. תקצץ את המשרדים המיותרים. תסגור אותם. קח את כל הכסף הקואליציוני, תזרוק אותו לפח. מישהו עלה לכאן ואמר: אנחנו ממשיכים פרויקטים, אתם יודעים כמה כסף קואליציוני היה ב-2022? 700 מיליון שקל, זה הכסף שהיה ב-2022. אתם יכולים ללכת ולשים 700 מיליון שקל לדברים החיוניים, לדברים ההמשכיים. אבל לא מעל 4.86 מיליארד שקל.

בושה לתקציב כזה. בושה שאנחנו מתריעים כאן על התקציב הזה. אסור להצביע על התקציב הזה. אני מצפה משרי הממשלה שאני לא יודע מה המספר שלהם בכלל, שלא יצביעו עם התקציב הזה. חבר הכנסת, בבקשה לסיים. חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר.

כבוד היושב-ראש, כבוד השר, חבריי הנכבדים, ראשית אני משתתפת בצערה של משפחת קסטלמן על מותו של יובל הגיבור, שמנע פיגוע קשה הרבה הרבה יותר, ומברכת על ההחלטה לחקור את האירוע הטרגי הזה.

הוא היום הבין-לאומי לאנשים עם מוגבלות, אז אולי תתפלאו, אבל בתוך הכספים הקואליציוניים יש לא מעט עבור אנשים עם מוגבלות.

6 מיליון לנופשונים לאנשים עם מוגבלות לשנת 2023, ו-12 מיליון לשנת 2024, 5 מיליון לשנת 2023 לכפרים לנוער בסיכון, ו-10 מיליון לשנת 2024. 6.3 מיליון לשנת 2023 לפעילות לחיזוק וסיוע לנוער בסיכון, 20 מיליון ש"ח לשנת 2024. 10 מיליון לשנת 2023 לשילוב קהילה בקהילה של מתבגרים המתמודדים עם קשיים נפשיים, ו-10 מיליון לשנת 2024. 35 מיליון ש"ח לגרעינים משימתיים, גרעינים מכל קצוות החברה הישראלית שעשו, ועושים לא מעט לחברה הישראלית בכלל ולחברה עם מוגבלות בפרט, בשגרה ובעיתות מלחמה, ואני יכולה להמשיך ולפרט. ובכל זאת, אני עומדת כאן, והכאב הוא עצום. הכאב לא נותן לי מנוח. מאז שמחת תורה הוא לא נפסק, על הנרצחים, על החטופים, על הפצועים, על החיילים שלנו, על המשפחות שנשארו מאחור, על שמפלצות נכנסו לקיבוצי ויישובי ארצנו ועשו בנו שפטים,

גם על שנאת חינם. על הדלק שאנחנו מתדלקים את האויבים שלנו, ואני לא מתכוונת לדלק למשאיות שלהם,

אלא על השנאה שבינינו. שר האוצר עומד פה ומבקש להעביר תקציב שהוא מעולה בעינינו, תוספת של 30.5 מיליארד ש"ח לשנת 2023 עבור מעט פחות משלושה חודשים עבור המאמץ המלחמתי לחזית ולעורף.

30.5 לפחות משלושה חודשים. והאופוזיציה צווחה פה כאילו עומד מולם אויב העם, כאילו שכחנו את מה שעברנו. שכחנו את הפילוג ואת השסע. עומד שר לשעבר, ואני מקווה שהוא עוד יבקש סליחה, ומאשים אותנו באירועי שמחת תורה, טוען שיש לנו דם על הידיים. התבלבלת לגמרי, התבלבלת בין אויב לבין אוהב. מי שרצח, שבזז, שאנס, שביתר, ששרף, שביזה, וכמובן עשה את כל הדברים הכי איומים בעולם, זה סנוואר. אלו החמאס, אלו אותן מפלצות איומות. יש גבול. יש גבול, אל תחצו אותו. אנחנו יכולים להתווכח מה נכון למדינת ישראל, מה נכון לאזרחיה. אנחנו יכולים להתדיין איך הדרך הכי נכונה להגיע לטוב הזה. מותר להתווכח, זה חשוב. אבל אין לי ספק שאנחנו עם אחד, ידידי מאיר כהן. אנחנו עם אחד. כולנו עם אחד. ואנחנו צריכים לזכור את זה.

אנחנו לא יכולים לתת לשונאים שלנו לטפל בעניינים האלה. אני רק רוצה לומר עוד משפט אחד. אתם מנפנפים במושג כספים קואליציוניים כאילו מדובר באיזו קללה.

גם אני הייתי מעדיפה שהכספים האלה ייכנסו לבסיס התקציב, בדיוק כמו כספים לספורט ולתיאטרונים ולחינוך ממלכתי ולבריאות. אבל כל עוד הם לא שם, זה לא אומר שהם לא חשובים. אני מסיימת. החרדים, כמו גם תושבי יהודה ושומרון, הם חלק מאזרחי מדינת ישראל, וגם הם זקוקים לחוסן. גם להם מגיעים מורים, מסגרות לנוער נושר. גם שם יש ילדים, נשים, גברים, וקשישים. אז, בבקשה, תפסיקו, תפסיקו עם השסע והשנאה הזאת.

חבר הכנסת עודד פורר. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני השר, חברת הכנסת ווֹלדיגר, אני שומע פעם אחר פעם את הדיבורים גבוהה-גבוהה על האחדות ועל היחד, שבאמת באים לידי ביטוי בשדה הקרב, אבל היחד צריך לבוא לידי ביטוי גם בסדרי העדיפויות. מה זה תקציב, תקציב מדינה?

תקציב מדינה הוא סדרי העדיפויות של מדינת ישראל. כשממשלה מביאה תקציב היא אומרת במה היא משקיעה, מה חשוב לה ומה פחות חשוב לה. וזה בדיוק מה שצריך לעשות עכשיו, בעיקר כשאנחנו מגדילים את התקציב באופן כזה שאנחנו מעמיקים את הגירעון.

מה אתם אומרים בתקציב הזה שאתם מביאים עכשיו? אתם אומרים שכסף למיגון הצפון, אין.

בתקציב הקודם הרי כבר קיצצתם, במקום שיהיו 5 מיליארד שקל למיגון הצפון, תוכנית שאושרה עוד בממשלה הקודמת, אתם קיצצתם בתקציב הזה ל-100 מיליון שקל. אז אתם מביאים עכשיו תקציב שבו אתם אומרים: אנחנו מגדילים את הגירעון בגלל המלחמה. איפה הכסף למיגון הצפון? הם לא אזרחים במדינת ישראל, לא מגיע להם מיגון, כמו שמגיע לכל שאר מדינת ישראל?

איפה הכסף לעיר אילת, שטובעת, ואתם יודעים שהיא טובעת? אתם נמצאים בדיונים בוועדת הכספים.

למה יש, בסדרי העדיפויות של הממשלה? לשישה משרדי ממשלה מיותרים יש כסף. למה יש כסף במשרדי הממשלה? לתקציבים קואליציוניים, לכל מיני אתננים פוליטיים, יש תקציב. אנחנו מקבלים, חברי הכנסת, ואתם יודעים, כי מהקואליציה והאופוזיציה שותפים בחמ"ל, כמה הודעות מחיילים בגדודים? אנחנו מבקשים תרומה לציוד מגן, אנחנו מבקשים סיוע בתרומה לחרמוניות וציוד לחימום החיילים שלנו שנמצאים בחרמון, מבקשים תרומה לאלף ואחד דברים. חיילים צריכים לפנות לחברי כנסת לבקש תרומה כשאתם מביאים תקציב לכנסת, ובתוך התקציב הזה אתם קובעים סדרי עדיפויות והם לא מופיעים שם? אז אל תספרו לנו על אחדות ועל ביחד, כשאתם לוקחים את אלה שנלחמים ביחד, שמים אותם אחרונים בתור, ואת הפוליטיקה שלכם בראש סדר העדיפויות. תודה רבה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. אתה יודע שאילת נמצאת בתקציב? אני רק אומרת, אם העובדות משנות פה למישהו.

כל מה שאת שומעת, כשאת נואמת תעני להם אחד-אחד. למה לא?

על הכול אני אספיק לענות. בעיקר על השקר של אחמד טיבי, שדיבר פה על מישהו שלא היה, גם על אירוע שלא היה. אדוני היושב-ראש, מי השר פה? עם מי אנחנו מדברים?

הינה, השר סופר. שמחה, אתה מסתיר את השר.

טוב, אנחנו כולנו יודעים מה המצב בשטח. חלק מחברי הכנסת גם לקחו, עשייה משמעותית בחמ"ל הכנסת, וגייסנו פה כספים לציוד לחיילי צה"ל. בזמן אמת לא דיברנו על זה, כי לא רצינו לפגוע במורל, לא רצינו לספר סודות לאויבינו, אבל המצב היה קטסטרופה. אנחנו הח"כים, והחברה האזרחית והעמותות ואנשים מחו"ל, פשוט הביאו לפה ציוד במיליונים. יושבת פה חברת הכנסת שלי מירון. היא יודעת, נכון? חבר הכנסת פינדרוס יודע מצוין, ח"כים אחרים יודעים, הם היו פעילים באותה קבוצה של חמ"ל הכנסת. ועכשיו אתם מספרים לנו שהכול בסדר, שיש תקציב, יש כסף, הכול מצוין? כל יום עמית סגל מפרסם אצלו בטלגרם בקשה לציוד לפלוגה כזו או אחרת. חסרים דברים. אנחנו ממשיכים להעביר למילואימניקים ולסדיר ציוד, כולל ביגוד תרמי, ואתם אומרים לי שהכול בסדר? ואת היית באותה ישיבה, ואת שמעת את החוסרים. ועכשיו מתברר שיש לנו כסף לכול.

יוליה, מה קרה לך? אל תדברי על חולשת החיילים, אדוני היושב-ראש,

חברת הכנסת טלי גוטליב. אם היא לא רוצה שאני אשמע אותה, שתדבר לאולם הריק. טלי. אני יוצאת, אין צורך. דברי לקירות. תוציא אותה כבר.

טלי, את בקריאה ראשונה. שנייה, שלישית, צאי.

כי את לא יצאת. את מדברת ויוצאת. תצאי בלי לדבר, בסדר?

לצאת, שנייה.

תודה. למה עוד אין כסף? אין כסף לטיפול בבריאות הנפש. אתם מספרים לנו שיש בתקציב הזה כסף לזה? סליחה, זה לא נכון. משרד הבריאות הכין תוכנית, 2 מיליארד שקל. אנחנו כמדינה צריכים טיפול פסיכולוגי, פסיכיאטרי, לכולנו. זה היעד הבא. ומה עם נפגעות אלימות מינית ותקיפה מינית? האם יש בתקציב הזה משהו שמיועד לנשים האלו? אנחנו עוד לא יודעים את כל הסיפורים. למה יש כסף?

דיברו פה הרבה על כל מיני דברים. יש פה כסף, בתקציב הזה: 40 מיליון שקל, חיזוק זהות יהודית. 55, קידום מיזמים בתחום מורשת לאומית. טהרת המשפחה, 3. אם זה היה לטהרת הממשלה, הייתי מסכימה, טהרת המשפחה, זה הדחוף, זה החשוב? איך הסתדרו קודם בלי דברים כאלה? איבדתם את זה. אתם לא מבינים איפה אתם נמצאים. אתם ממשיכים באותו דבר.

זה כספים ששייכים לאזרחי ישראל. והיום כל המשאבים, כל מה שיש לנו, צריכים ללכת או לצורכי המלחמה או לצרכים האזרחיים של אותם אנשים שנפגעו, נפגעו וממשיכים להיפגע עכשיו, גם למפונים, גם לניצולים, גם לאלה שחזרו מהשבי, גם לאלה שצריכים עזרה וטיפול, שעברו דברים נוראיים, עסקים, מילואימניקים. אתם יודעים שיש ממש עכשיו זעקה ברשתות על מילואימניקים שעזבו הכול והעסקים שלהם קורסים? במה אתם מתעסקים, טהרת המשפחה? תתביישו. תודה רבה. חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח. חבר הכנסת אביגדור ליברמן. לאחר מכן, חבר הכנסת מנסור עבאס. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתנצל מראש, אני הולך לדבר רק כלכלה, כי אני מאוד מוטרד מהמצב הכלכלי, מהתקציב ומההשלכות. אם התקציב הזה יתממש, אנחנו הולכים לקראת קריסה כלכלית. צריך להבין שאנחנו פועלים בסביבה מאוד מאוד טורבולנטית. הריבית הבסיסית,4.75%. אנחנו מדברים על גירעון 3.7% בסוף 2023, וכנראה ב-2024 אנחנו גם נעבור, אולי 6%, 6.5%. ולכן בתנאים כאלו חייבים להוציא כל גרוש בצורה מושכלת. מה קורה אם אתה סתם מוציא כספים בנתונים האלו? כשאתה מוציא בנתונים האלו כספים, מפזר אותם מהמסוק, אתה יוצר אינפלציה. אם אנחנו גם בריבית 4.75%, בגירעון 3.7% וגם כרגע נאיץ את האינפלציה, זה מתכון לקריסה. אנחנו חייבים להשקיע את הכספים באותם מנועי צמיחה שכרגע הם פשוט חנוקים. אנחנו מדברים על שלושה מנועי צמיחה:

זה הסטרטאפים הישראליים, ההייטק הישראלי שנחנק. כל היוזמות, כל הסטרטאפים משוועים לכסף ראשוני, ל-seed money. לשם חייב ללכת הכסף. זה מנוע הצמיחה הגדול. הדבר השני, נדל"ן. רמ"י לא משווקת קרקעות כבר חודשיים, אין מכירה של דירות חדשות. זה מנוע ענק, לשם חייבים לתת כסף. והדבר השלישי, עסקים קטנים, שהם באמת כמעט קורסים. בטח ובטח אותם עסקים קטנים שבהם אנשי המילואים עזבו את העסק והכול בנוי עליהם. אני שומע גם הרבה שטויות. ואני מצטער, היושב-ראש, אומרים: יצאנו מהקורונה. הקורונה הייתה תופעה עולמית, כולם היו באותה סירה, אנחנו גם נהנינו מהסימפתיה של העולם. פה זה הפוך, זה אירוע לוקלי, מקומי. ולא שאין סימפתיה, יש הרבה אנטי למדינת ישראל. יתרה מזאת, אנחנו ניצלנו מהקורונה, הריבית הייתה אפס. יותר מזה, בקורונה כל כוח העבודה, המנוע הכלכלי העיקרי עבד. 300,000 מילואימניקים אלה אנשים צעירים, בגילים 23 45, בשיא כוחם. הם המנוע הכלכלי החשוב, הם כוח העבודה החשוב. הם כולם עבדו תוך כדי קורונה. גם עובדים זרים ברחו מכאן, כולם. כלומר, מבחינה כלכלית ההתנהלות היום, תודה רבה. אני חייב רק עוד משפט. אני אומר לך, אדוני, הנושאים שהם כרגע באמת, גם כלכלה וגם ביטחון. הזכיר עודד פורר: מיגון הצפון, 400,000 איש ללא ממ"דים, ללא שום מיגון. פשוט לא יכול להיות שלמרות כל הדוחות של מבקר המדינה, כל המסקנות, לא נמצא הכסף למיגון הצפון.

חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח. חבר הכנסת ווליד טאהא. מנסור עבאס לא קיבל 50 מיליארד מהכסף הקואליציוני?

850. אותו סכום, הסכום שעבר לטובת החברה הערבית, נאור, נאור, זה לא דיון פה עכשיו. לא, לא. מה זה "זה לא דיון"?

מדברים? חברת הכנסת טלי, להזכיר לך, את בקריאה ראשונה. את פתחת את הדיאלוג הזה. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, נחשו מי אמר: ילד חרדי הוא לא חצי ילד.

כל ילד הוא לא חצי ילד. ילד חרדי הוא לא חצי ילד, נכון מאוד. נכון מאוד. ילד חרדי הוא ילד ולא חצי ילד. אבל ראש הממשלה, שאמר את הדבר הזה, ושר האוצר שלו, מוכיחים במעשיהם שמבחינתם ילדים בישראל, יש בהם גם חצי ילדים. מבחינתם, ולפי סדר העדיפויות שלהם כפי שרואים בהצעות התקציב, ילד ערבי הוא חצי ילד. היושב-ראש, בהצעת החוק אין כסף לילד הערבי בנגב כדי להבטיח לו מיגונית, ואין כסף לילד הערבי בנגב שיקנה לו טיפול נפשי ורגשי בעת מלחמה. ואין כסף בהצעת התקציב כדי להשוות את התנאים בין ילד לילד במדינת ישראל, בין ילד יהודי לילד ערבי בכל הקשור לתקציבי החינוך, הרווחה, הבריאות, ובכל התחומים. יודעים למה לילדים הערבים אין כסף בהצעת החוק? כי בעיני ראש הממשלה ושר האוצר הגזען שלו, ילד ערבי הוא חצי ילד, ולא מגיע לו את מה שמגיע לילד אחר. הוא צריך להתבייש. הוא ושר האוצר שלו צריכים להתבייש שבעת הזו מעבירים כספים למתנחלים, שמתנכלים לפלסטינים ומדכאים אותם, תוך כדי שמירה של חיילים. תתבייש. תודה רבה. חבר הכנסת יבגני סובה.

לא פעם מהדוכן הזה אני ציטטתי את וינסטון צ'רצ'יל,

כאלה שקוראים את ספרו של צ'רצ'יל בלי הפסקה כמה פעמים, אני מתכוון לראש הממשלה. אז גם הפעם אני החלטתי להביא ציטוט של צ'רצ'יל, שנשמע ככה: "מדי פעם אנשים נתקלים באמת, אך רובם תופסים את עצמם וממהרים לדרכם כאילו דבר לא קרה". זה פחות או יותר מה שעושה ממשלה שמקווה שאנשים לא ייתקלו באמת. לא כך הדבר. המלחמה תסתיים בניצחון שלנו, אבל הציבור לא ישכח את מה שהממשלה הזאת לא עושה. הוא לא ישכח מה שהממשלה עשתה, ויותר חשוב, הוא לא ישכח מה שהממשלה הזאת טרם עשתה. כשאני מסתכל על התקציב הזה, כשאני מסתכל על הצעדים של הממשלה,

אני לא מאמין שאנחנו ביום ה-58 למלחמה ועדיין יש אנשים שלא קיבלו סיוע, יש אנשים שלא יודעים איך לקבל סיוע, יש אנשים שלא מבינים בכלל למה לא עוזרים להם. וכל שר, במקום להתעסק במשרד שלו, עוסק באסטרטגיה צבאית וכיצד צריך להניע את הכוחות שלנו בצפון הרצועה. לא ככה עובדת הממשלה. ממשלה צריכה לעבוד למען הציבור, וממשלה צריכה לטפל בציבור, לא מה שאתם עושים. וחבל שדיון כל כך חשוב אנחנו מנהלים באולם ריק, ואנשים לא שומעים את הדיון בכנסת ואחר כך מתפלאים שלא מכבדים אותם בתוך הכנסת. אני לא יודע מה יהיה השבוע. אני לא חושב שזה בכלל יעבור השבוע, שלושת החוקים שקשורים לתקציב. 1. זה הפחתת הגירעון. אם תשאלו היום את הציבור מה המשמעות של הפחתת גירעון והגדלת גירעון למעשה ל-1.75, אנשים לא יודעים בכלל מה זה הדבר הזה. אז צריך להגיד לציבור: מי שעובד, מי שמשרת ומי שמשלם מיסים, ישלם יותר. זו האמת בפרצוף של הציבור. ומי שלא משרת, מי שלא עובד ומי שלא משלם מיסים, הוא יקבל לפי הכסף הקואליציוני. זה המשפט הפשוט לכל החוקים שהקואליציה מנסה להעביר. משום שמי יישא בנטל של ההוצאה הגדולה? מי שמשלם מיסים. מי שלא משלם מיסים לא ירגיש את הנטל. לסיום, אני רוצה להגיד בשני משפטים. לצערי, שר האוצר לא נמצא פה, אבל שר האוצר בשבוע שעבר התגאה בכך שההייטק זה הקטר של הכלכלה הישראלית. אז נאלצתי להזכיר לשר האוצר שבזמן שהוא היה שר האוצר, לפני האירוע של 7 באוקטובר, לפני המלחמה, ישנה ירידה משמעותית בנושא של ההייטק, תודה רבה. כי בזמן שהוא היה שר האוצר, תן לי חצי שנייה, אני משלים את המחשבה שלי, במקום 1,200 חברות שנרשמו בשנה שקדמה לתפקידו כשר אוצר, נפתחו רק 400 חברות. לכן, אדוני היושב-ראש, אם שר האוצר חושב שהוא זה שמוביל את ההייטק,

מי שיוביל את ההייטק זה דווקא השר לשעבר יזהר שי, שבנו נהרג במלחמה. השם ייקום דמו. השם ייקום דמו. הוא אמר שמעתה מי שיקים חברה צריך לקרוא לכל חברה חדשה על שם של ההרוג,

אם זה אזרח. דבר מבורך ביותר, אבל אין לזה שום קשר לדברים שאמר שר האוצר בהקשר של ההייטק.

תודה רבה. חבר הכנסת נאור שירי.

היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, נראה לי שיהיה קצת די טריוויאלי ומשעמם לעבור על הסעיפים של כל הדברים הקואליציוניים שאתם מביאים, ואני גם חושב שחבריי יעשו את זה טוב ממני וגם עשו את זה טוב ממני. הבעיה העיקרית שלי עם התקציב, או יותר נכון עם האנשים של התקציב, היא שני דברים. אחד, יושב שר אוצר, ואני חושב שתהיה פה הסכמה: הבן אדם באמת השר הכי יהיר שיש. אתה מדבר איתו, אתה שומע אותו מדבר, האמת רק אצלו. אף אחד לא שולט בנתונים, אף אחד לא יודע כלום,

לא משנה כמה אתה מראה לו, כמה נתונים יזרקו, כמה סעיפים מהתקציב נבוא עכשיו ונראה שלא צריך למלחמה ואפשר להכניס לבסיס התקציב, הוא יודע הכול. הבעיה השנייה שלי עם השר היהיר, הוא גם מדבר ביהירות, מינימום הוא הביא לנו את עסקת ה-new deal. כאילו זה רוזוולט כזה. הבן אדם היה שר חצי שנה בממשלת מעבר, שר תחבורה, ועכשיו יושב שר האוצר כאילו הוא הציל את העולם המערבי מאיזה great depression. אבל בסדר, זה משהו אחד. הבעיה העיקרית שלי היא ראש הממשלה שלנו.

הבן אדם זה מי שמנהל את המדינה. והוא מדגים את הניתוק הכי גדול שראיתי, באמת, ושובר את השיא. ראינו את זה אתמול. קודם כול בנושא המגדר. שאלו אותו שאלה, אגב, בהמשך למסיבת העיתונאים אתמול, אם אני הייתי טופז לוק, הייתי אומר לראש הממשלה: אל תעשה יותר מסיבות עיתונאים. באמת, עברתי על מסיבת העיתונאים, יכולתי למלא פה שעה, שעה וחצי, על כל משפט שלו. הניתוק שלו, כשדיברו על נשים במוקד קבלת ההחלטות,

הוא אומר: יש נשים במצומצם, במורחב, בחזקת שתיים, בשורש ריבועי. הבן אדם לא באירוע. אין נשים במוקד קבלת ההחלטות.

1. והניתוק הכי גדול, ובאמת,

זה גם ניתוק מבאס, זה הצורה והדרך שבה הוא דיבר על האירוע של יובל, זיכרונו לברכה. אתה אומר, ראש ממשלה, כל המדינה גועשת ורועשת וראתה את הסרטון. באמת, כל אחד כבר הביע דעה. לא יכול להיות שיש ראש ממשלת ישראל שיושב ולא מכיר את האירוע. עונה בכלל על המדיניות של חלוקת נשקים,

הוא תומך בה,

יותר חשוב מהכול זה ה-64. הוא תומך בחלוקת הנשקים בלי שום קשר לאירוע. הוא פשוט לא הכיר את האירוע, וזה דבר עצוב. זה דבר עצוב שראש ממשלה, ממשלת ישראל, לא מכיר את האירוע. באמת, כשאתה רואה את הסרטון, אני אפילו לא יודע לתאר את החלחלה שיש לכל אחד בגוף כשהוא רואה בן אדם מרים ידיים, מקבל כדור ללסת ואז למרכז מסה. וראש הממשלה, ראש ממשלת ישראל, אומר: אני בעד, אלו החיים. מהיוצרים של "החיים עצמם" קיבלנו את "אלו החיים".

תודה.

חבר הכנסת אלון שוסטר, ואחריו, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, ראשית, פטור בלא כלום בעניין יובל קסטלמן, זכרו לברכה, אי-אפשר. יובל נהרג משום שלא עמדנו כולנו, מדובר בחיילים, מייצגים גם אותי, לא עמדנו בהוראות הפתיחה באש. לא יורים באדם שנכנע. כלל ידוע וסגור. לגבי התקציב, אנחנו נמצאים בסיטואציה הזויה, אדוני היושב-ראש. אנחנו היינו צריכים לצמצם את ההוצאות שלנו לקראת קשיים גדולים מאוד. בוודאי לא לעסוק בהוצאות שנויות במחלוקת. כל מה שצריך להיכנס לתקציב צריך להיכנס לבסיס התקציב לאחר דיונים. ברשותך, אני רוצה לנצל את הזמן שיש לי כדי לתת חלופות שהן רלוונטיות למצב הביטחוני, ולהציע אותן כחלופה להוצאות הלא-נכונות בשלב הזה. 1. אני מזכיר לכנסת שממשלתו של נתניהו החליטה לפני חמש שנים להשקיע 5 מיליארד שקל במיגון הצפון, ולא הצלחנו לבצע משום שנתניהו לא עמד בצורך לקיים תקציב. ועכשיו יש לנו הזדמנות. אולי יש לנו הזדמנות, אם יש עודפי תקציב, יש לנו הזדמנות. ואני מאתגר את אנשי האוצר, כמו את ראש הממשלה,

נא לחזור לגרף של השקעה במיגון הצפון. השנה היינו צריכים להשקיע כבר 500 מיליון שקל. צח"י וצח"ש, צוותי חירום יישוביים וצוותי חירום שכונתיים בערים ובכפרים, אירוע חשוב ביותר, בסך הכול כמה עשרות מיליוני שקלים, לא מאות. ייתנו לנו ציוותים, הכשרה ויכולת התמודדות אל מול מצבי משבר שעוד נכונים לנו. סטודנטים נמצאים במילואים, וחובתנו לסייע להם. גם כאן מדובר בסכומים לא קטנים, מאות מיליונים. הינה לכם מה אפשר לעשות במאות מיליונים בזמן משבר כאשר זה מכוון ישירות לצרכים של הצעירים שנחלצים ומבצעים את משימתם. אני אתן לך דוגמה, אדוני היושב-ראש, לעניין נוסף. בצפון וגם בדרום יש יישובים שלא קיבלו הנחיה להתפנות, אבל הם במרחק של 1 2 ק"מ מהקו שהורו לו להתפנות. עולה כסף, הם משלמים בעצמם. הרשויות שלהם אומרות להם: כן, אתם צודקים. אין להם שירותים בעיר הנפה או במועצה שלהם. כפר סאלד, דוגמה מצוינת, הוא במרחק של 5 קילומטר. וגם זאת משימה שאפשר לבצע באותם כספים מיותרים בשלב הזה.

תודה רבה לחבר הכנסת אלון שוסטר. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, ואחריה, חבר הכנסת אבי מעוז. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, ב-7 באוקטובר נפל דבר. מדינת ישראל איננה אותה המדינה. אנחנו לא כשהיינו. הלב כואב גם עם החטופים, גם על כל חייל שנופל או נפצע, על המשפחות. ואנחנו חווים מלחמה ואתגרים שכמותם לא חווינו, לא בהיקף, לא בכמות, לא בחוסר הוודאות שהם מביאים איתם. ומתוך השבר הגדול הזה, אחרי שנה באמת נוראית של הפקרות, באמת, עם ממשלה מהרעות שידענו, אם לא הרעה ביותר, קרה דבר מדהים, נפלא, ערבות הדדית. העם מראה לנו את גדולתו, יחד ננצח. אני וחבריי במחנה הממלכתי נכנסנו מתחת לאלונקה, כי אין קואליציה ואין אופוזיציה בימים אלה. את הפוליטיקה נשאיר לאחר כך. אז אני רוצה להגיד עכשיו דברים מאוד חמורים. את ועדת החקירה שתקום אחרי המלחמה הזאת נצטרך להרחיב גם להפקרות הכלכלית של הממשלה הזאת, שלקחו את הכסף שלנו ובזבזו אותו בחרפה. ומה שאני אגיד עכשיו אני אגיד לפרוטוקול של אותה ועדת חקירה: שיקרו לנו. ב-9 באוקטובר הודיע ראש הממשלה לכל מדינת ישראל על אחדות, פעולה אחרונה בעלת חשיבות עליונה. המטרה העליונה שלנו, הפילוג בתוכנו נגמר, כולנו מאוחדים, וכשאנחנו מאוחדים אנחנו מנצחים. העם מאוחד. את לא חלק מהממשלה? סמוטריץ' ב-15 באוקטובר הודה שר האוצר שנכשל, שעליו לשנות את סדרי העדיפויות בחלוקת התקציב,

צריך להודות ביושר, הוא שאל אותך שאלה. שמחה, כדאי שתהיה, ששש, כמו שאומרים. "צריך להודות ביושר, נכשלנו, סדר העדיפויות ישתנה", אמר שר האוצר שלנו. ב-12 בנובמבר הוא אומר: כשראש הממשלה פנה אליי ואמר לי: קח אתה את הניהול האזרחי,

אני לא עושה שום שיקול פוליטי, מה שהמדינה צריכה, אני נקרא לדגל. פקידי האוצר הגיעו, נקראו לדגל, והגישו הצעה: קצצו מהשנה הקרובה 2.5 מיליארד שקלים, יש כמעט 15.5 מיליארד שקלים שאתם יכולים לבחור מהם. תקפיאו את הכספים החרפתיים של 2024. שר האוצר שמע, וב-9 בנובמבר הכריז בתקשורת: אני אקצץ 1.6 מיליארד שקלים. בינתיים, בלי שנרגיש, הוא וגפני עיכבו בוועדת הכספים מיליארד שקל למפונים, לבתי מלון, למינהלת תקומה, כי פתאום הם קלטו שבאמת צריך לשנות סדרי עדיפויות. ביום 26 בנובמבר פורסמה הצעת התקציב,

תודה רבה. חברת הכנסת אורית, תודה רבה. שנייה, שנייה. ההצעה עמדה על 961 מיליון שקלים בלבד. תודה רבה, תודה רבה. ובאותו הלילה גם צנחה ל-717. אתם חושבים שזה הסוף? חברת הכנסת אורית פרקש, אני מבקש לסיים. 818 מיליון שקלים זזו בכיסאות מוזיקליים ונוספו למשרד הדת, למשרד המורשת, למשרד המשימות הלאומיות. חברת הכנסת אורית פרקש, אני מבקש לסיים.

אז אני רוצה לסיים. אדוני היושב-ראש, הציבור מסתכל על הממשלה הזאת, שאנחנו נכנסנו לתוכה מתוך תחושה שדברים באמת יהיו אחרת, זה לא נקרא לסיים, זה נקרא להתחיל. חבר הכנסת אבי מעוז.

נציגי הממשלה דואגים. חברת הכנסת אורית פרקש, זה לא מכובד. את סגנית יושב-ראש הכנסת.

עוד לא מאוחר לתקן. מה היית עושה במקומי עכשיו? מה היית עושה במקומי? אז אני אומרת ואני מסיימת: עוד לא מאוחר לתקן,

חבר הכנסת אבי מעוז. כי כשאתם תבואו אלינו אחרי המלחמה הזאת, עם מלווה מלחמה ועם מיסים, הציבור לא יקשיב לכם.

תודה רבה. רק לא הבנתי מהנאום הארוך איך יצביעו שרי המחנה הממלכתי.

לא, לא חברי הכנסת, שרי המחנה. אתה לא חייב להבין הכול. הכול אתה מבין, רק את זה לא? וטוב שלא.

בואו נפתור בקטנה את זה. כנראה שיש כמה דברים שאתם לא הבנתם. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו עומדים בפתח הדיונים על תקציב המדינה בצל מלחמת שמחת תורה. אולי גם ביחס לתקציב, הגיע הזמן שכחברה נעשה סוג של חשבון נפש. כואב לומר, אבל כחברה שקענו כולנו בעשרות השנים האחרונות בחומרנות יתרה. עסקנו ללא הרף בניסיונות להעלות עוד ועוד את רמת החיים הכלכלית. קפצנו על כל הזדמנות לנסוע לחוץ לארץ, הרחק ממציאות החיים המסובכת שלנו במזרח התיכון. דמיינו כאילו אנחנו עוד עם ככל העמים. התאמצנו להסיח את הדעת מהזהות שלנו בעזרת פסטיבלים ומסיבות. שיפור רמת החיים זה חשוב, אבל לאן כל זה הוביל אותנו, אדוני היושב-ראש? כאשר המטרה הלאומית הבלעדית היא שיפור רמת החיים, מאוד מפתה לדמיין כאילו גם אויבינו מחפשים בסך הכול את אותה רווחה ורמת חיים משופרת. כשזה המצב, אפשר להפקיר את ביטחוננו בהסכם אוסלו ובהתנתקות בידי אויבים מרים ואכזריים שלרגע לא זנחו את תוכניותיהם להרוג בנו ולגרש אותנו מארצנו. כשזה המצב, אפשר לקצץ עוד ועוד בתקציבי הביטחון, לסגור יחידות וטייסות, לצמצם אימונים ולהקטין את מספר הטנקים לטובת רווחה כלכלית והעלאת רמת החיים, עד שזה מתפוצץ בפנים. אבל כשאנחנו שוקעים בכזאת חומרנות, מתברר פתאום באימה שהמקלט שחשבנו שהוא מאוד בטוח, איננו בטוח כלל, ואפשר לחדור אליו דרך כל שכבות ההגנה. כשאנחנו מתמסרים להזיות מבית מדרשו של שמעון פרס על עזה שתהפוך לסינגפור ועל המזרח התיכון שהולך והופך לשווייץ, שמעון פרס?

הוא כבר מת. איזה הזיה, אלוהים.

שאנחנו חיים בתוך ג'ונגל אכזרי כשמסביבנו פראי אדם צמאי דם שמתעלים אפילו על הנאצים באכזריותם. הגיע הזמן לחזור להיות חברה ערכית, חברה שמחוברת עמוק לזהותה היהודית והלאומית, חברה שמחוברת עמוק לייעוד האלוקי של להיות ממלכת כוהנים וגוי קדוש ואור לגויים, חברה שבה רווחת הפרט היא לא המוקד הערכי, אלא כל מה שמתגלה במלחמה הזאת, רעות, מסירות נפש, השתוקקות להכרעת האויב, אהבת חינם, חיבור ליהדות, קשר לארץ והכרה בהירה בהבדל שבין אמת לשקר ובין טוב לרע. תודה רבה. חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח. חברת הכנסת שרון ניר. בבקשה. ראש ממשלה חי, הוא לא אשם, ראש הממשלה הנוכחי. על ראשי ממשלה שמתו, זה הגיוני, כן. 14 שנה בשלטון. במקום מים צריך להוסיף לכם ממחטה לבכיינות שלכם. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בחודשיים החולפים אני פוגשת את האזרחים ששילמו מחיר כבד מנשוא במלחמה הנוראית: את הורי החללים שנפלו בקרבות, את משפחות החטופים, את המשפחות שפונו מצפון ומדרום. נחשפתי לסיפורים שוברי לב רבים. ברוב המקומות שבהם הגעתי לחזק, יצאתי מחוזקת כשפגשתי את הישראלים היפים באמת של הארץ הזאת לאורכה ולרוחבה. לפני כשבועיים הגעתי לבית משפחת גורטובניק, משפחה שמתגוררת במודיעין. ההורים עלו לארץ בשנות התשעים. הגעתי לנחם אותם על נפילתו של בנם, סמל שלמה גורטובניק, שנפל בקרב עקוב מדם בצפון הרצועה.

בן למשפחה ציונית ופטריוטית, ינק ערכים של אהבת הארץ ואהבת אדם בבית הוריו. אני מבקשת להקריא בפניכם את המילים שייחד לו אביו, אלכסנדר גורטובניק: שלמה, בן יקר שלי, סבא-רבא שלך, שקראו לו גם שלמה גורטובניק, נפל במלחמת העולם השנייה בקרב נגד נאצים. 80 שנה אחרי, שלמה גורטובניק נפל במלחמת חרבות הברזל בקרב נגד הנאצים. מורדי מחנות הריכוז היו מאושרים באדם, אם רק הייתה להם אפשרות למות עם נשק ביד במלחמות ישראל. אנחנו לא טובים מהם. ולנו הזכות. אין שנאה בליבנו, רק בית עזוב. למדת על אפלטון בבית הספר. הוא היה מודה לאלוהים על כך שהוא יווני ולא ברברי, חופשי ולא עבד, גבר ולא אישה. להוסיף אני רוצה: תודה שהולדת אותנו לעם העברי השנוא והנרדף בכל העולם. תודה שהילדים נולדו בארץ קטנה ואמיצה מאוימת בכל החזיתות. תודה ששירתנו בצבא העם הערכי והמוסרי בכל הזמנים. הסיפור הזה של שלמה גורטובניק, ו-80 שנה אחרי,

הוא תמצית הסיפור הציוני של כולנו, מדינה של ישנים וחדשים. אני יכולה רק לקוות שבתום המלחמה אנחנו נראה עלייה גדולה של יהודים מכל קצוות תבל לכאן, מדינת היהודים. זה הבית שלנו, ואנחנו לא הולכים לשום מקום.

חברת הכנסת מיכל שיר סגמן. אדוני היושב-ראש,

נכבדה, עולם כמנהגו נוהג. האסון הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, נרצחים ונרצחות, נאנסות, חטופים וחטופות,

והלוחמות שלנו שמסכנים את חייהם, ורק עבור אלה, האחראים למחדל, מממני חמאס, רק אצלם עולם כמנהגו נוהג. המשק כולו מגויס, אלפי בעלות ובעלי עסקים על סף קריסה, ובממשלת המחדל, כלום. משרדי הממשלה ברובם לא תפקדו ועדיין לא מתפקדים, וחלקם, בואו נודה על האמת, בכלל מיותרים ושורפים מיליונים על אגו ופוליטיקה. נזקי המלחמה מגיעים לעלויות עתק של מיליארדים, והגדלה של תקציב הביטחון הכרחית, והיא מחייבת שינוי עמוק בסדרי העדיפויות. אבל רק אצל ממשלת המחדל, וההוא שעוד חושב שיישאר ראש ממשלה שנייה אחרי שהמלחמה הזאת תיגמר, הם מוסיפים חטא על פשע ואחרי שמימנו את חמאס, באים עכשיו עם הצעת חוק שכל-כולה היא שוד הקופה הציבורית. הרי מיליארדים של כספים קואליציוניים, מרגע שיאושרו עכשיו, יוכנסו ברובם לבסיס התקציב ויחייבו שנים קדימה את הגדלת ההוצאה הציבורית. אני התלבטתי עד כמה להיות חריפה, כי אחדות, וכי יורים, וכי העם שלנו פצוע ודואג, וחסר, אבל אתם לא רואים בעיניים. המחדלים שלכם הביאו אותנו אל סף תהום. ולא רק שאתם מסרבים להודות באחריותכם ובאשמתכם, אתם עוד מארגנים שוד של הרגע האחרון, כי אתם הרי יודעים מצוין שמה שלא תחמסו עכשיו, בשנה הבאה אתם כבר לא תצליחו. אבל הכי עצוב זה שאתם עוד מאשימים את הקורבנות, את הציבור, את אלה שבאמונם בגדתם, את אלה שהפקרתם, את אלה שקראתם לדגל. את כל אלה אתם מאשימים באפליה כשהם מתרעמים על העובדה שאתם פועלים כגנבים בלילה. אתם לוקחים מוסדות שאין עליהם כל פיקוח, ואתם מסרבים שיהיה עליהם פיקוח, ונותנים להם צ'ק פתוח שאף מוסד חינוכי לא מקבל ללא שום בדיקה, ומזרימים לשם מיליוני שקלים במסווה של אופק חדש.

איפה רשימת המורים המלאה במוסדות האלה? במקום לדאוג לבארי, לשדרות, למשפחות השכולות, קול דמי אחינו ואחיותינו, תודה רבה. זועק מהשמיים, ואתם חירשים וחומסים, ועוד יש לכם את העוז לדבר על ה"ביחד ננצח" חברת הכנסת מיכל שיר,

או על "שקט פוליטיקה". ולא רק שאתם לא חסים על הציבור, אתם גם שודדים אותו ועושים פוליטיקה על הגב של כולנו.

שידעו כל הלוחמים והלוחמות בחזית, המפונים והמפונות,

בעלי העסקים והשכירים, תודה רבה. מי גוזל מעתידם ומביטחונם. חברת הכנסת מיכל, תודה רבה. אנחנו ננצח את החמאס, תודה רבה. ואז אנחנו נבוא איתכם חשבון. תודה רבה.

חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת. חבר הכנסת גלעד קריב. סליחה, דווקא אותה? לא מגיע לה. חברת הכנסת שלי טל מירון. תודה רבה, אדוני היושב בראש. אני דווקא רוצה להתחיל בלומר מילה טובה. אני חושבת שבתוך רכבת ההרים הרגשית המאוד-מאוד גדולה שכולנו חווים בחודשים האחרונים, היו גם רגעים אמיתיים ומזוקקים של גאווה, של אחדות, של דברים טובים שקרו לנו. אני פונה אליך, חבר הכנסת יוסי טייב, כי אני רוצה להגיד לך שאני באמת באמת התרגשתי כשראיתי את החיילים החרדים מתגייסים. התרגשתי לראות אנשי משפחה שמחליטים להתגייס בגיל מאוחר. התרגשתי מאוד מהעשייה של זק"א ושל איחוד הצלה. התרגשתי מההתנדבות האין-סופית שהייתה בחברה. ראיתי גם הרבה מאוד חרדים שהיו להם כל מיני יוזמות מאוד מאוד יפות בחברה. ובאמת, אמיתי, זה ריגש אותי מאוד. ואני אומרת את זה מכיוון שאני חושבת שהדיון פה עכשיו הוא בדיוק הפוך מפוליטיקה, הוא בדיוק המשהו האחר, ואני אסביר את עצמי. זה לא נוגע לפוליטיקה כמו שזה נוגע בעיניי להגינות בסיסית של בני אדם. הייתה לי זכות מאוד מאוד גדולה לקחת חלק מאוד משמעותי גם בהקמה של חמ"ל חברי הכנסת וגם בעבודה השוטפת של החמ"ל הזה. ראיתי, הייתי נוכח. ומצאתי את עצמי עושה קשת של דברים מאוד מאוד רחבה, אם זה גיוס לטובת החיילים שלנו של ציוד, אוכל, למשפחות המפונות. כמובן, עברנו מהלוויה להלוויה ומשבעה לשבעה. עשינו הכול מהכול. ומצאתי את עצמי משתפת פעולה ויושבת מהבוקר עד הלילה ברצף עם אנשים פה במשכן שכנראה חודש לפני לא הייתי חולמת שזה יקרה. הינה, קטי נכנסה. אז הייתה קטי, עבדנו יפה.

יוליה, פנינה, פינדרוס, וסרלאוף, ועוד רבים וטובים, אני לא רוצה לשכוח אנשים. שיתפנו פעולה והצלחנו להגיע גם להישגים ולעזור לחברה הישראלית, שזה הדבר העיקרי והחשוב. שמנו את הפוליטיקה בצד ועשינו הכול לטובת עם ישראל, לטובת חיילינו, וכמובן לטובת חטופינו. בתוך רכבת ההרים הרגשית הזאת שאנחנו חווים, לפחות אני מרגישה בתוכי, בחשבון הנפש הפנימי שלי, שעשיתי כל מה שאני יכולה כדי לנצל המשאבים שיש לי, כדי לנצל את היותי נבחרת ציבור כדי לעשות למען העם. ואפילו שהפכתי להיות רס"פית שמדברת מהבוקר עד הלילה עם מג"דים,

וחיילי מילואים, ואימהות שלהם, ודואגת לנעליים,

למזרנים, לאוהלים, הכי התגאיתי בזה בעולם, כי ידעתי שזה מה שצריך עכשיו, זה מה שחשוב עכשיו, וכולנו צריכים להתעלות מעל הפוליטיקה. אז בחשבון הנפש שלי, תודה רבה. רגע, רגע, אני כבר מסיימת. בחשבון הנפש שלי אני מרגישה בסדר גמור. אבל לא הגעתי לחלק המרכזי, שזה התקציב שמובא בפנינו. ואני רק רוצה להגיד, כי לא הספקתי להגיד את כל מה שאני רוצה.

סיימי בנימה טובה.

רק שני משפטים. בסוף בסוף גם הציבור מסתכל עלינו ורואה מה אנחנו עושים. ויש לכם עדיין זמן לעצור את זה ולהוציא את הכספים האלה, תודה רבה. מהצעת החוק הזאת שאנחנו הולכים להצביע עליה. הציבור יזכור את זה ביום שאחרי. תודה רבה.

חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, היא נוכחת.

תכננתי לנאום על משהו אחר, אבל האוזן שלי תפסה משפט שנאמר פה על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי על החשוד המיידי, היהדות. היא קינחה את הנאום שלה בזה שהחינוך החרדי מוביל לבערות.

אני לא יודעת מה השתבש בנו כעם שאנחנו באים עם כל כך הרבה רגשי נחיתות סטריאוטיפיים ומחשבות קדומות על אחד ממפעלי המחשבה האנושיים המפוארים ביותר שאי פעם התקיימו, וזה שלנו. כל התשתית של המחשבה ושל המוסר בעולם המערבי בנויה על היהדות. בזמן ששאר האנושות הייתה עסוקה בעבודה פגאנית, בחוסר מוחלט של אתיקה בסיסית בין גבר לאישה, בין המוחלשים בחברה, כלכלית, חברתית, באה היהדות כמו מטאור והביאה לעולם נס מחשבתי משוגע שעומקו הוא אין-סופי. לקרוא לזה "בערות", לקרוא למה שמכונן אותנו "בערות", לקרוא ליהדות "בערות", זה מבחינתי עצוב ברמות שאני לא יכול לתאר במילים. רק שאף אחד לא קרא ליהדות בערות. אף אחד לא קרא ליהדות בערות. כל, ממש לפני מספר, שלא. אבל ממש לפני שעה קלה חברת, זה לא נכון. אבל ממש לפני שעה קלה חברת הכנסת לזימי קראה לחינוך החרדי "בערות". אבל לא ליהדות,

החינוך החרדי הוא יהדות. החינוך החרדי מתמקד ביהדות. ואני רוצה לומר משהו בהקשר הזה, אם יורשה לי. לא, ממש לא, לומר שהיהדות זו בערות זה שקר. אם יורשה לי, אם יורשה לי. הגיע הזמן שאנחנו, החברה הישראלית כולה, על כל גווניה, נשלים עם הזהות היהודית שלנו.

אני חושבת שלא, כי אני רואה שבכל פעם שהנושא החרדי עולה, בכל פעם שהנושא החרדי עולה, גם אם מדובר במורות שנכנסות לתוכנית אופק חדש ומרוויחות טיפה יותר משכר מינימום, פתאום כולם קמים. אני רוצה לומר כך, אני רוצה להציע הצעה, כבוגרת תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב, שנתיים אחרי זה באוניברסיטה העברית, פילוסופיה דטרמיניסטית מפה עד טימבוקטו, כמי ששירתה בצבא, וכל משפחתה שירתה בצבא, כמי שמשלמת מיסים, כמי שמאוד דומה לעולם החילוני, למה לא להפנים את אחד העקרונות היפים ביהדות, והוא רגל אחת פה ורגל אחת כאן?

כן, תלמידים חכמים הם לא בוזזים. אני רוצה, אני מעוניינת להעניק להם כסף. אני חושבת שהמיסים שלי, אחד המקומות הטובים ביותר שהמסים שלי הולכים אליהם זה לתלמידי החכמים.

והינה למה, הינה השוס. כי ממרומי האינטלקט האקדמי שלי, והמיסים שאני משלמת כל חיים, והשירות הצבאי שלי ושל כל משפחתי, אני מאמינה בלב שלם, ואני לא מתכוונת להתבייש בזה, שכשתלמיד חכם לומד תורה ומתפלל, הוא שומר על החייל בצה"ל. רגל פה, רגל שם, רגל עשייה ורגל תפילה, רגל לחימה ורגל רוחנית. למה זה חייב לבוא זה על חשבון זה?

למה לא יכולה להיות תפיסת עולם אינטגרטיבית, רוחניות יהודית, שמגינה עלינו ושומרת עלינו לצד לוחמים שמגינים עלינו ושומרים עלינו? זה מה שרוב העם בישראל מאמין בו, רק מתבייש לומר מרוב פחד.

גם תורה מגינה עלינו, לא רק עוצם ידי.

שקרנית, את שקרנית. בעלי מורה לתנ"ך. בעלי מורה לתנ"ך, אל תלמדי אותי על יהדות.

את לא בחזית

בואי תתנצלי. נעמה, נעמה. חבר הכנסת גלעד קריב.

אני אתבייש? נעמה, לקרוא לחינוך היהודי "בערות"? את צריכה להתבייש.

חברת הכנסת גלית, בבקשה. אופק חדש, לא ללמד ליבה, הסללה לבערות. זו האמת. לא יהדות. בעלי מורה לתנ"ך, חמודה. תכבדי את היהדות, זה כל מה שיש לנו. אני מסורתית, את לא. הטייסים הם הבעיה. הטייסים הם הבעיה. מי שנים ראש הממשלה? תכניסו לבסיס התקציב.

מה אתם רוצים,

האוצר לא מסכים, די, קטי. חברת הכנסת קטי שטרית. חבר הכנסת יוסי טייב, חבר הכנסת יוסי טייב, די. מה אתה צועק? לא שמעת כלום. זו הבעיה

בגילי גיוס מילואים, אבל היי, אלה החיים. תלמידי החינוך הממלכתי-דתי מקבלים את התקציב הכי גבוה פר תלמיד במדינת ישראל, אבל בכספים הקואליציוניים מוסיפים 50 מיליון שקל ייחודיים רק לחינוך

והרצון לשרוד הוא המניע הבסיסי ביותר. גם הממשלה הזו, שנכשלה כישלון חרוץ מיומה הראשון, מנסה כעת לא להיכחד ולפנות את מקומה, כמו שקורה בטבע למינים מותאמים יותר, וכמו בטבע, גם הממשלה הזו פיתחה תחבולות מתוחכמות ורב-גוניות כאסטרטגיית הישרדות, בחיקוי, בהסוואה, ברמייה ובשקר, העיקר לשרוד. אבל אנחנו לא נקבל שבמקביל לניהול מלחמת עזה, הקשה והאכזרית ביותר שידענו, עם למעלה מ-1,200 נרצחים, מאות חללי צה"ל, מעל 200 חטופים, רובם אזרחים, ומעל ל-100,000 מפונים מהדרום ומהצפון, מתנהלת בימים אלה מלחמת הישרדות מקוממת ובוטה של הממשלה והעומד בראשה, תוך שימוש בתחבולות ורמייה והסוואה ומתק שפתיים. כמה מהר חזרה הממשלה לסורה הקלוקל, תוך זריקת בוץ על האחר, אי-לקיחת אחריות, המשך הסתה נגד ציבורים, עיוות של נתונים ומספרים ודאגה בלתי נתפסת אך ורק למגזר ספציפי ולא לכלל אזרחי המדינה. כבר יש גורמים בקואליציה שמדברים בלשון חרישית בחדרי-חדרים נגד הילוכה המחפיר של הממשלה, שמודים שצריך לבטל משרדים מיותרים של מאות מיליוני שקלים, שמותחים ביקורת חריפה שהתקציבים שקוצצו על ידי שר האוצר הם מבתי חולים מהפריפריה. אבל אני לא מתרשמת מהקולות האלה, כי הקולות המובילים הם דווקא של אותם גורמים שלא הפנימו את מה שהעם כולו הפנים ב-7 באוקטובר. אין לנו יותר סבלנות. אנחנו לא אוכלים ואנחנו לא רוצים יותר לאכול את הסגנון הכושל ואת המציאות המעוותת הזאת. קצנו בעיוורון, וזה לא עיוורון רק של עצמכם אלא כתוכנית פעולה. קצנו בסיסמאות, במערכת שיווק משומנת שיודעת למכור צלופן. קצנו בזה שנרמלתם תפיסה שאתם עושים לנו טובה. קצנו בזה שנזרק איזה סכום של כסף לטובת הציבור הכללי ושכדאי שנגיד תודה, אחרת גם זה יילקח מאיתנו. קצנו שממנים אישה אחת לתפקיד בקבינט כי צריך, ולא כי חלילה חלחלה ההבנה של המשמעות של תפיסה וראייה אחרת מכל פאנל הגברים שיצא למלחמה. אולי אם הייתם מממנים את הנשים הנכונות, היינו יכולים גם למנוע את המלחמה. אולי, אם רק הייתם מקשיבים. קצנו בדיבורי סרק של מי שעשו קריירה פוליטית לטובת כוח וכסף.

אני ממש בסוף, אדוני היו"ר, תודה. ואנחנו אומרים לכם שהעידן הזה נגמר, העידן של טרום מלחמת עזה נגמר, העידן הזה השתנה. אנחנו כבר יודעים את זה, אנחנו מכירים את ההסתה הזו. ההסתה היא בראש שלכם.

הפוסל במומו פוסל, וזה נגמר, אתה יודע למה? כי אלה החיים. תודה רבה. חברת הכנסת יסמין פרידמן, שוויתרה וויתרה וויתרה והגיע תורה. לאן יש לנו למהר, ארז? הכול בסדר. מוויתור לא מפסידים אף פעם.

חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב בראש, בשקט בשקט נהייתה כאן תרבות חדשה. לי אין בעיה עם תרבויות חדשות, אני מאוד בעד, אבל דווקא פה מדובר בתרבות רעה, תרבות של שקרים. "אבל זו פוליטיקה",

אז לא, זו לא פוליטיקה. בתרבות השקרים הזאת, שר האוצר וראש הממשלה מרשים לעצמם לשקר לציבור על התקציב, וזה כתוב שחור על גבי לבן. זה קיצוץ של 1.6 מיליארד שקלים מהכספים הקואליציוניים,

זה קיצוץ של 860 מיליון שקלים.

3 מיליון מהכספים הקואליציוניים האלה הולכים לטהרת המשפחה. עכשיו, באמת שאני לא יודעת, מישהו יכול להסביר לי מה הופך משפחה לטהורה? איך הופכים משפחה לטהורה? כנראה שיש איזושהי עמותה שמומחית בסיפור הזה, וזה לא מקוואות,

יסמין, זה לא יפה, זו בורות. למה לא יפה? אני באמת שואלת.

זה חלק נכבד ביהדות. זה לא משהו מיסיונרי או משהו. אז למה זה לא בבסיס התקציב?

היא שאלה מה זה. גלעד, היא שאלה מה זה.

היא אמרה שהכסף הזה הוא לא למקוואות.

זה לא למקוואות, זה לא כסף של מקוואות, אוקיי? לא מדובר על כסף של מקוואות, אני בדקתי את זה. יש חוץ מזה 50

זה כנראה מיועד לעמותה, לפי מה שהבנתי.

אתמול ראש הממשלה טען שזה פופוליזם לדבר על הכספים של אופק חדש, מורה חרדית היא לא מורה? ילד חרדי הוא חצי ילד? זה כמובן עוד שקר. התקצוב של אופק חדש הולך למוסדות שאין בהם פיקוח,

לא על שעות העבודה של המורים. בבתי הספר הממלכתיים היו צריכים לעשות רפורמות בשביל להתאים לאופק חדש, לא משהו שצפוי להיות בבתי הספר החרדיים. אבל מה אנחנו מתפלאים שהם מרגישים כל כך בנוח לשקר כשיש ערוץ שנותן במה לשקרים? ולמה? כי זו האמת שהם רוצים לשמוע, ולא משנה להם שזה שקר. עכשיו גם רוצים להוסיף עוד יום שידור, כי לא מספיק שישה ימי שקר, צריך עוד אחד, כי פיקוח כיסא נתניהו דוחה שבת. כמה קל להסית, לשקר. שר המשפטים, המשפטים, יושב באולפן, האולפן היחיד שהוא מסכים להגיע אליו,

ומסביר שפסיקות בג"ץ משפיעות על הלחימות בעזה, מה שלא היה ולא נברא. אראל סג"ל, המנחה המהולל, גם טוען שפסיקות בג"ץ הן שאפשרו למחבל המתועב להתקרב כל כך לגדר ולרצוח את בראל חדריה, זיכרונו לברכה. אותו הדבר עשה גם ישראל כץ, שטען שהייעוץ המשפטי הוא שאסר תקיפה של תשתיות בלבנון. גם זה לא היה ולא נברא.

כמה קל לינון מגל להגיד,

תני לי לסיים, בערוץ השקרים שיצרנו מפלצת בדרום, ותודה לרבין, שרון ופרס וכל החבורה, לדבריו. חמאס עלה ב-2007 לשלטון בעזה. לא רבין, לא שרון ולא פרס היו ראשי ממשלה מ-2007. הצלחתם להפוך את השקר לאמת ואת האמת לשקר. איך האזרחים אמורים לסמוך עליכם בכלל? אז כמה נוח לשקר על התקציב שכולנו נשלם עליו בסוף בריבית-דריבית.

חבר הכנסת יוסי טייב, ואחריו, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להכות על חטא. הכספים הקואליציוניים האלה היו מזמן צריכים להיכנס לבסיס התקציב במדינת ישראל, הכספים לתקנת ארגוני הנוער, הכספים לתוספת תקציבית לבריאות, הכספים לרווחה, לביטחון תזונתי, כרטיסי המזון, לחינוך, רפורמת אופק חדש. יעידו עלי חבריי בבית הזה שאין אצלי ילד חילוני, ילד חרדי וילד ערבי. שמעתי קודם את חבר הכנסת ווליד טאהא, שדיבר על הילדים בנגב. אז אני רוצה לומר לך שנושא המיגוניות לבתי ספר בנגב אינו קשור לבעיה תקציבית, ואני מזמין אתך לבוא להשתתף איתי גם בשולחנות עגולים שאני מכנס עם חבר הכנסת יוסף עטאונה, עם ואליד אלהואשלה, ועוד היום, כדי לפתור את המשבר אצל הבדואים. אני נלחם גם לכספים לתרבות וספורט של כל המגזרים, חרדי, חילוני, ערבי, עולים. אני מנהל מלחמת חורמה מול ראשי האוניברסיטאות לדאוג למתווה ראוי יותר לאנשי המילואים, ואנחנו הולכים לכנס ועדה נוספת על הנושא עם חבר הכנסת מיכאל ביטון. אני שומע טענות על כספים קואליציוניים שאמורים להגיע לעולים. אני גאה בכל שקל שמגיע לעולים בזמן הזה.

כספים למורים חרדים? האם מורה חרדי שמלמד מתמטיקה, מלמד אנגלית, שווה פחות ממורה חילוני?

די עם הדמגוגיה הזולה הזאת שלכם, בואו תצטרפו, תגיעו לוועדת החינוך, תיחשפו לנתונים. למה אתם מסיתים?

נרטיב שקרי, שבא, ואת יודעת מאיפה מגיע הנרטיב הזה? אני אגיד לך, אפרת. אני אגיד לך מאיפה הנרטיב השקרי הזה נולד.

אנחנו בעד, אנחנו בעד, אתה סתם אומר.

הוא נולד מתרגיל אוצרי בזוי, שבמשך שנים גרם לכך שהציבור החרדי הופך להיות שק חבטות של החברה הישראלית. 42 שנה אתה בשלטון. אני רוצה להגיד לכם בצורה ברורה: אנחנו לא מתנצלים. אני גאה בבחורי הישיבות, באברכי הכוללים. אני גאה בהם. אשריכם, אשרי חלקכם, הלוואי שיהיה חלקי עימכם. רק בחודשים האחרונים נחשפנו לתרומה הענקית שלהם לחברה הישראלית. אותו אברך שאתם מכים בו מבוקר עד ערב הוא אותו מתנדב שמתנדב באיחוד הצלה, בזק"א, בעזר מציון, ביד שרה, בידידים.

אלפים, אלפים. קשקשן, קשקשן.

בוא, אני מזמין אותך. אותו אברך ששקוע ימים ולילות בלימוד התורה, אלפים?

לצבא.

עוזב את הקידוש בליל שבת,

עוזב את המשפחה שלו והולך להציל נפשות. תפסיקו להכות בהם. יוסי, שילך קודם לצבא ויחזור ליחידה. תפסיקו, די.

תכו בי, בחבריי מש"ס, באותם שרים שהולכים ומזיזים את רגליהם והולכים לאותה אוכלוסייה שאנחנו כביכול לא מייצגים. תודה רבה, חבר הכנסת יוסי טייב.

תצטרף להצעת החוק, תפסיקו להכות בהם. תכו בנו.

חבר הכנסת יאסר חוג'יראת.

חברת הכנסת מרב מיכאלי. אין לנו,

צבוע, צבוע.

אנחנו באמצע מלחמה, מה נסגר איתכם?

באמצע מלחמה, כספים ייחודיים. אנחנו נמצאים באמצע מלחמה, חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. הנזקים של 7 באוקטובר ברורים. אתם לא מתביישים? חבר הכנסת מיקי לוי,

היושב-ראש, אני עוזר לקואליציה. אני מזכיר להם שהם קואליציה.

מויחל טויבעס, אתה יודע מה המשפט הזה? הם חושבים שהם אופוזיציה. אני עוזר להם. גלעד, זו בעיה שהיא בעיה מוכרת. לאחרונה יש פה בעיה כזאת.

כל ישראל ערבים זה לזה. זה נגמר. בוא נתחיל. טוב. אתחיל מהתחלה. כבוד יושב-ראש הישיבה, מכובדיי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר על נושא אחר,

לא על ידי חברי הכנסת ערבים ולא על ידי חברי כנסת יהודים מכל הקשת הפוליטית, הלוא הוא: מאז פרוץ המלחמה יש תופעה, והיא התרחקות של החברה הערבית משוק העבודה, התרחקות החברה הערבית משוק העבודה, שנובעת מהדרה על ידי מעסיקים, מהיעדרות יזומה בשל פחד, מהשבתת חלק גדול מענף הבנייה, הוצאת עובדים ערבים בתחום המסחר לחל"ת, פחד גדול מהתחמשות האוכלוסייה היהודית, אנשים לוקחים חופשות מחלה ולא מגיעים, נשים עם כיסוי ראש מפחדות להגיע לעבודה. נתוני סקר מדאיגים, סקר תקופתי של ד"ר נמרוד מהאוניברסיטה העברית, ממכון טרומן, מעלים ששיעור היהודים שסבורים שיש לפעול לצמצם את הפערים הכלכליים בין האוכלוסייה הערבית ליהודית צנח מ-63% באוגוסט ל-39% בנובמבר. בחברה הערבית, נתונים מהמחקר של ד"ר נסרין חאג' יחיא, שעשתה עבור אלפנאר, מראים נתונים מדאיגים. זה מחקר גדול, אבל אני אקח ממנו דוגמה: מספר דורשי העבודה עלה מ-4,424 בממוצע בחודשים ינואר עד ספטמבר של השנה ל-12,242 באוקטובר. זו עלייה של פי 2.8. על פי הפילוח, קבוצת הגיל שנפגעה הכי הרבה מהאבטלה היא קבוצת הגיל הצעירה, בגילים 18 24. העלייה שם הייתה כמעט פי ארבעה בדורשי העבודה. זה נושא ונתון מאוד מדאיגים, ואנחנו כל הזמן דיברנו, בחברה הערבית, כי האוכלוסייה הזאת של הגילים צעירים, 18 24 כל הזמן היה שיעור גבוה של אבטלה, וחלקם גם הלכו והידרדרו לפשע. אני חושב שעל המדינה ועל הממשלה, בתיקוני התקציב המוצע, להתאים את המענים לחברה הערבית. אני יודע אישית מניהול חברת אלפנאר, שהקימה הרבה מרכזי תעסוקה על ידי כסף ממשלתי וכסף של תורמים בשביל להשקיע ולשלב את החברה הערבית בשוק התעסוקה.

הוא שאם הממשלה לא תשים לב ולא תשקיע בחברה הערבית, כל ההשקעות של ממשלות ישראל שהיו בעשור האחרון ירדו לטמיון. זו נקודה חשובה, ואני מקווה שהיא תמצא אוזן קשבת בממשלה. תודה רבה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, ואחריה, חבר הכנסת משה טור פז. בעולם הפנטזיה של נתניהו: קיצצנו 70% מהכספים הקואליציוניים.

לא להמציא. ממש ממש לא, ביבי. לא להמציא. קוצצו 760 מיליון מתוך 12.7 מיליארד. פעם נחשבת למי שיודע חשבון, מתמטיקה וכלכלה, נתניהו.

אתה פשוט ממציא, ולא, לא להמציא. ממש ממש לא, ביבי.

הרי אתה יודע שזה 880 מיליון ש"ח שהולכים למערכות לא מפוקחות, שאנחנו בכלל לא יודעות ויודעים שזה באמת יגיע למורות האלה, שאכן במשמרת שלכם, 15 שנה לפחות, מקבלות שכר ותנאים לא מספיק טובים, אבל הן גם לא עומדות באותם תנאים של אופק חדש. הפטנט הזה של לקבל את מה שנותנים גם לאוכלוסייה הכללית אבל לא לתת את מה שצריכה לתת האוכלוסייה הכללית,

לא להמציא. ממש ממש לא, ביבי. או סמוטריץ' תחת ביבי: זה תקציב טוב עבור המפונים,

החינוך, הרווחה והבריאות. ראש הממשלה, ראש הממשלה בשבילך. אל תפריעי.

ממש ממש לא, בצלאל. ממש ממש לא. לא להמציא. זה תקציב שמפקיר את המפונות והמפונים, את כל אלה שנפגעו בצורה כל כך אנושה באסון הזה שאתם,

על הידיים שלכם. נפגעות ונפגעי הנפש, אין תקציבים לטפל בהם טיפול נפשי. לעומת זאת, יש מי שדואג לגרעינים התורניים, לעומת זאת, יש מי שדואג לבר-מצווה, לעומת זאת, יש מי שדואג לקומבינות של הציבור המאוד-מאוד ספציפי שלו כדי להישאר בשלטון. זה מה שיש בתקציב הזה. לא למפונים, לא לחינוך, לא לרווחה, לא לבריאות, ובטח ובטח לא לביטחון. את לא מכירה את התקציב. איך את יכולה להגיד דבר כזה,

ה-protector of Israel, לא, לא להמציא, ממש ממש לא,

ראש הממשלה בשבילך. את לא מכירה את התקציב. תודה רבה. חבר הכנסת משה טור פז, ואחריו, חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון.

את ממשיכה להיות, ולא מפסיקה לשקר. זה עולב שבעולב. את עוסקת, יפה.

אם אתה רוצה כבוד לכנסת, אני אקרא לך פה "חבר הכנסת". חבר הכנסת, כן, מה זה עולב שבעולב? זה החנפנות שלך שמודלפת על ידך, חבר הכנסת גלעד קריב, להפסיק.

כן, עולב שבעולב לדבר

פיצוי ראוי לאנשי עוטף ישראל בגבול הצפון, או לחלופין הקטנת הגירעון ב-1% שלם, הקטנה שתקטין את תשלומי הריבית שישלמו ילדינו ונכדינו. כל אלו, שיעור קטן

שמנהל כאן את הישיבה, ואולי לפני כן,

ליד שורה: טיעון חלש,

חודשיים שהוציאו אותם מהבית. לא משנה של-90% מהם אין ממ"ד, את זה נפתור בעתיד. אתם לא יכולים למצוא 20 מיליון שקל עכשיו

הרחבת המתווה של המסלול הירוק בצפון בקו העימות, שם הוא לא מורחב לחודש, הדחוף. אני רוצה שיטפלו בבעיות יסוד לפני שמאשרים את זה בוועדת כספים,

ואני סומך רק על גפני.

תדאג לארגוני החירום, תיתן כסף לזק"א, הרבה כסף. תיתן כסף לאיחוד והצלה, תודה. תיתן להם פי ארבעה, לא מה שהיה כתוב להם בתקציב. הם הוציאו יותר,

מיכאל, אל תנצל את זה שאני מחבב אותך.

משפט אחרון, והמתווה לעמותות לא מספיק טוב, והעמותות קורסות. הם הלכו לטפל במתנדבים ולתרום ולעזור, תודה רבה. ואנחנו לא דאגנו מספיק לעמותות. יש מתווה, הוא לא טוב, וצריך לתקן אותו. קטי, אני מבקשת ממך, בוועדת כספים, תודה רבה. יחד עם גפני, תודה רבה.

אל תאפשרי את העוולות האלה. תודה רבה. חברת הכנסת שרן השכל. תודה רבה,

היושב-ראש. אני יושבת כאן ואני שומעת אתכם מדברים כאילו אנחנו מנסים להכות בחרדים, יוצאים נגד חרדים, על מה אתם מדברים? אתם רוצים להעביר גם עשרות מיליונים לזק"א, להכשיר אותם כפרמדיקים, לעשות להם שירות לאומי? תעשו את זה. יש עכשיו תקציב עתק של כספים קואליציוניים, מאות מיליוני שקלים, במקום לשלוח אותו למקום שלא יתרום לחברה, למקום שיתקע אותנו במקום, ויותר מזה, מקום שינציח דווקא את העוני והבורות של ילדים חרדים, תשקיעו את זה שם. איפה אתם? איך אתם מסוגלים להעביר את הדבר הזה? ואתם מתלוננים שאנחנו מתלוננים על זה? אתם אומרים שזה כאילו איזה אנטישמיות, כאילו זה איזה אנטי-חרדיות? על מה אתם מדברים? אתם פועלים בדבר הזה להנצחת העוני. הרי אתם יודעים מאיזה מגזרים בעיקר מגיע מצב סוציו-אקונומי נמוך. אתם רוצים למצוא לזה פתרונות באמת, ולא עם חבורה של עסקנים, להעביר מאות מיליונים בלי פיקוח, בלי הכשרה, בלי להוציא אותם ובלי לתת להם עתיד טוב יותר. כי זה מה שאתם עושים. אתם מנציחים את העוני של הילדים האלה. המסכנים האלה נמצאים בידיים של חבורת עסקנים, שמעבירה את זה לרשתות חינוך פוליטיות שהן לא לטובת המורים. יוסי טייב, אתה יושב-ראש ועדת החינוך. גם כשאני הייתי יושבת-ראש ועדת החינוך הגיעו אליי תלונות של מורות חרדיות. אפשר גם ביקורת, זה בסדר, פיקוח ובקרה הזה חשוב. ואתה יודע מה הן סיפרו בשקט-בשקט, בלי שאף אחד ידע, כדי שלא יפטרו אותן? שבסוף החודש, כשהן מקבלות משכורת, אותו "ארגון", אותה תנועת לימודים דורשת מהן כסף חזרה. ואם הן לא נותנות להם את הכסף הזה, הם מפטרים אותן מהעבודה. כשאין פיקוח ואין בקרה, בסוף הם הנפגעים העיקריים. הם רוצים אופק חדש? נהדר, יש להם. שיעשו שני דברים: 1. שייכנסו תחת פיקוח ובקרה של משרד החינוך כמו כל מוסד אחר, 2. תשימו מקצועות אם. מה זה מקצועות אם? אנגלית ומתמטיקה. הרב עובדיה יוסף תמך בכך שחרדים ילמדו אנגלית. הרי היום גם ה"הייטקיסטיות" האלה, שכל אחד רוצה להתחתן איתן, החרדיות האלה שעובדות בהייטק, הן לא צריכות אנגלית כדי לעבוד שם? אז על מה אתם מדברים, על זה שאנחנו מתעקשים שהם יעבדו תחת פיקוח ובקרה, כדי לנסות לתת להם כלים לממש את הפוטנציאל האדיר שיש להם בידיים שלהם? אלה ילדים חכמים, ילדים נבונים, לא פחות ואפילו יותר מהממוצע. ילדים שקדנים, שמסוגלים לשבת על התחת שלהם וללמוד שעות על גבי שעות, ואתם לא מאפשרים להם לייצר מזה כלים לעתיד טוב יותר. תודה רבה. מילה אחרונה, בבקשה. תקשיבו, 7 באוקטובר שינה הכול, ואתם חייבים לעשות גם את הסוויץ' הזה במוח. אתם ממשלה של כולם, אתם לא ממשלה של מגזר מסוים, וכשאתם עושים,

סליחה, אבל אני לא חותמת על התקציב הזה. אני לא חותמת על התקציב הזה.

כשאתם נותנים כסף בצורה כזאת למגזר מסוים, תזכרו שאתם מפקירים מגזר אחר.

הילדים מבתי ספר הדמוקרטיים, אנתרופוסופיים, סביבתיים, מונטסוריים, לא רוצים תקציבים כאלה? בטח שהם רוצים תקציבים כאלה.

חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח. חבר הכנסת אוהד טל, ואחריו, חבר הכנסת אושר שקלים. חבר הכנסת גלעד קריב,

גם אתה לא אוהב שמפריעים לך.

הרגשה שאתה מתמקד בי היום. כי אתה עושה הכי הרבה רעש, מה לעשות? כנראה שיש סיבות טובות, גלעד.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני שומע את שיח הצעקות כאן במליאה בשעתיים האחרונות ואני חייב לומר שאני באמת פשוט עצוב. אני עצוב לראות את מה שקורה כאן. רק בשבת האחרונה דיברתי עם קבוצה של חיילים שהיו עכשיו כמה ימים בהתרעננות וחזרו היום ללחימה בעזה, והם מספרים לי על הרוח הגדולה של מה שקורה שם במלחמה, על העוצמה, על האחדות, על המוכנות, לא בפילוסופיות גדולות, במוכנות אמיתית של אנשים שעד לפני רגע התווכחו על כל דבר אפשרי למסור את החיים אחד בשביל השני. הם אומרים לי שביום הראשון, כשהם יצאו להתרעננות והם נכנסו לרכב והדליקו את הרדיו, הם לא האמינו למה שהם שמעו, לפער העצום בין מה שקורה במציאות לבין מה שהם שומעים בתקשורת ומה שהם רואים בשלטים ומה שהם שומעים בשיח הפוליטי במדינת ישראל. שתי מדינות נפרדות.

היום נסעתי לקריה לדיון של אחת מוועדות המשנה של חוץ וביטחון, ובאמת אני רואה באיילון, על אותו מקום שלפני רגע היה שלט של "מנצחים ביחד", פתאום שלט שאי-אפשר להגדיר אותו אחרת, הוא משרת בדיוק מטרה אחת, את המטרה של חמאס, את המטרה של איראן, את השיח שהם מבקשים לקדם. זה מה שמופיע על השלט. לתדהמתי הגדולה אני מגיע לפה עכשיו ואני שומע חברי כנסת שמהדהדים את אותם מסרים בדיוק: בוזזים את הקופה הציבורית, כאילו שמישהו פה הולך עם כסף, לוקח אותו הביתה. אני באמת שואל את עצמי:

אנחנו לא קולטים, לא מבינים מה היה פה בשמחת תורה? לא למדנו שום דבר? אנחנו לא יכולים לנהל שיח בלי להפוך את השני לאויב ישראל? מירב בן ארי עולה קודם וקובלת על כך שיש תוספות בתקציב למניעת נשירה במגזר החרדי ותוספות למרכיבי ביטחון ביהודה ושומרון. עזוב שמירב בן ארי יודעת שזה שקר, אין פה שום תוספת, אבל אתם פשוט התרגלתם, התרגלתם שנשירה במגזרים מסוימים זה בבסיס התקציב, אבל יש מגזרים שצריכים להתחנן לתוספות, צריכים להיות תלויים בכסף קואליציוני. התרגלתם לדבר הזה, אז בסדר, הדבר הזה, אנחנו נשנה אותו, בעזרת השם. נשנה אותו.

עוד שתי מילים, אדוני היושב-ראש.

אני רוצה להגיד לגבי יהודה ושומרון שהחיים של אזרחי ישראל שגרים ביהודה ושומרון שווים לא פחות מחיים של כל אחד אחר במדינת ישראל. גם עליהם צריכים להגן, וזה שזה בקואליציוני ומקומות אחרים לא, גם את זה אנחנו נשנה. חד-משמעית. חד-משמעית. אל תאשים האשמות שווא. אמרנו רק שתסיטו תקציבים.

זה לא שאלות ותשובות. תסיים, בבקשה. אדוני, אני רק מבקש מכם, חברים: קרה משהו ב-7 באוקטובר. היו כמה שבועות שהצלחנו לנהל גם מחלוקות נוקבות באופן שלא הופך את השני מייד לאויב עם ישראל, שרוצה להשמיד אותו. בואו נמשיך לנהל את הדיון באופן הזה. עם ישראל מתבייש במה שקרה כאן עכשיו. אנא, אנא, בואו נחזור לכבד את עם ישראל. תודה רבה. תודה רבה. לא שמענו מילה אחת. "שמאלנים בוגדים", קראתם לנו, תגידו, הצד הזה.

הכנסת אושר שקלים, אינו נוכח.

שעמד והסית מעל הבמה וגידף חצי מהעם. איפה היית כששמו פה שלטים של "שמאלנים בוגדים"? חנה בבלי. מטיף לנו מוסר, באמת. תמשיך, נאור. איפה היית? אל תטיף לנו מוסר, תראה איך הם מתנהגים למפלגה שנכנסה איתם לקואליציה,

חבר הכנסת גלעד קריב. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כפי שאתם רואים אני לא חרדית, אבל כשאני שומעת וכשאני רואה אי-צדק זועק לשמיים, זה כואב לי. אני בעבר לימדתי בקריה האקדמית אונו, בקמפוס החרדי, חרדיות. ראיתי את הרצון שלהן להשתלב, ראיתי כמה הן משקיעות, אימהות לילדים. בתקופת הקורונה לימדתי אותן, מה זה קשור?

אני לימדתי אותן בתקופה של הקורונה. ראיתי כמה ילדים בבית, בלי מחשב, בלי אינטרנט, כמה הם השקיעו והשתלבו. אבל כשאני שומעת היום שזה הפך להיות הספורט הלאומי לפגוע בחרדים, אני לא יכולה לשבת בשקט. לא יכול להיות שאוכלוסייה שלמה, נכפיש אותה. מה זה קשור, חבר הכנסת, מיקי לוי, לא, לא. די. אבל זה לא נכון.

חברתי, אני מדברת מדם ליבי. אני מכירה את הסטודנטיות שלימדתי. אבל מצד אחד, עם הצביעות אני לא משלימה. מצד אחד רצו שישתלבו, ומהצד השני, שלא ירוויחו כמו כלל החברים שלהם למקצוע. לא יכול להיות שמורה חרדית תרוויח פחות ממורות אחרות, שגננת חרדית תרוויח פחות. אולי בגלל שהיא אישה? אולי בגלל שהיא אישה? אולי בגלל שהיא אוכלוסייה מוחלשת?

אז למה לא שמתם בבסיס התקציב, אני אומרת לכם, חבר'ה, זה זועק לשמיים. זו צביעות. אתה לא יכול לקבוע, אל תטיפי לי על צביעות. כולכם צבועים.

חבר הכנסת נאור שירי, די. די. תכבד אותה. אני משתדלת להגיד מה שאני מכירה, מה שאני רואה. אני לימדתי את החרדיות, אני יודעת איך הן משקיעות. אני לימדתי אותן בקריית אונו. חלקן המשיכו לתואר שני. במקום לעודד אותן אנחנו נבוא להתחשבן איתן, להוריד להן את השכר? האם זה אנושי באמת? האם זה נראה לכם נכון? מה זה השנאה הזאת כלפי חרדים, למה לשנוא אותם? אני לא מבינה את זה. זה הפך להיות ספורט לאומי. מה, אנחנו לא ביחד? לא יכולים להיות ביחד? במיוחד אחרי מה שאנחנו עברנו, אחרי 7 באוקטובר, אנחנו צריכים להיות ביחד.

אני לא יכולה להשלים, אדוני היושב-ראש, ולשמוע, זו לא רק צביעות בלבד, דבר שלא מתקבל על הדעת. תודה רבה. חברת הכנסת טלי גוטליב. עם ישראל, אני קוראת לנאום הזה: נאום השקרנים בכנסת. אחמד טיבי תומך הטרור עומד כאן היום ונואם, ואני יודעת שאני צריכה לשמוע כל מילה ולבדוק כל מילה. עומד פה אחמד טיבי תומך הטרור, יועצו של יאסר ערפאת, ואומר שבסוף השבוע נוער הגבעות רצח את מוסטפא עאסי, אבא לשישה ילדים.

לא נשמע לי, כי אני עוקבת קשות, וכפייתית, אחרי החדשות. ביקשתי את עזרתה של חברתי לימור, ישבתי פה. מייד הבאנו את העובדות, והינה הן העובדות: מוסטפא עאסי, שבא ככה כשהיד, היום עשו לו את הלוויה עם דגלים של חמאס, אותו מוסטפא עאסי דווקא ירה זיקוקים מתוך כזה רובה לעבר חיילינו, וחיילינו חיסלו אותו, כמובן בהגנה עצמית. זה המוסטפא עאסי שנוער הגבעות חיסל אותו. הינה דוגמה לשקר כאן בין כותלי הבית. ואנחנו צריכים לבדוק בציציות כל מילה שיוצאת לטיבי מהפה.

אחמד טיבי, שנורא אכפת לו מהתקציב,

רציתי לשאול אותך: האם אתה מחזיק פרסום ממומן נגדי על חשבון הקשר לבוחר? מראה לכם מתוך הפלאפון שלי. אחמד טיבי, אסור להוציא חפצים, זה פלאפון, זה כמו מחשב. אחמד טיבי מחזיק פרסום ממומן נגדי, תומך הטרור הזה,

על חשבונכם, רבותיי משלמי המיסים. ועוד שקרים שאני רוצה להביא לפתחכם,

במשך חודשיים שלמים ממשיכים לפמפם שקרים לציבור, בין השאר גם חברי כנסת חוזרים על זה בוועדות, ולפי השקר הזה הוסטו כוחות צה"ל, ב-7 באוקטובר הוסטו כוחות צה"ל מהדרום לסוכה ביהודה ושומרון. מפמפמים את זה כל הזמן בטלוויזיה וכאן בכנסת. כמה זמן לוקח לדובר צה"ל להוציא הודעת דוברות מסודרת? רק כשערוץ 7 פונה אליו ביום שישי האחרון, כמעט חודשיים לאחר מכן, דובר צה"ל מודה סוף-כל-סוף בהודעה סדורה שלא הייתה הסטת כוחות, לא היה תכנון להסטת כוחות מהדרום ליהודה ושומרון. אבל בינתיים השקר הזה, שמפומפם בכל מקום, משרת את הנרטיב הבזוי והמקומם שפוגע בכבודם של חיילינו, בכבודם של המתיישבים ובכבודם ובחשיבותם של יהודה ושומרון. השקר הנוסף כאן בכנסת, הלכתי ללמוד מה זה כספים קואליציוניים. כולם אמרו לי: שחיתות,

כספיים קואליציוניים. קודם כול, רבותיי עם ישראל, שיהיה כאן ברור: ההתנגדות כאן של האופוזיציה לתקציב לא רק שלא תוביל להפלת הממשלה, כי יש תקציב שעבר, מה שיקרה אם חלילה התקציב לא יעבור, זה שפשוט לא יהיה למשרדי הממשלה כסף לשלם לחיילי המילואים, כסף לשלם לבתי המלון וכסף לשלם למשפחות של מפונים. כי על מה שאתם מצביעים פה, רציתי לעשות לכם סדר, כי כל כך הרשים אותי הפתוס שלכם, שהלכתי ללמוד את הנושא לעומק, אנחנו מצביעים פה על תוספת תקציב של חודש וחצי בלבד,

31 מיליארד שקלים תוספת לתקציב.

רגע, רגע. תוספת לתקציב. שיהיה ברור לעם ישראל, הסכומים הקואליציוניים,

תודה רבה. בשנת 2024 יהיו חלק מבסיס התקציב. כרגע, מתוך הכספים האלה מיליוני מיליונים מוסטים לחינוך, לבריאות הנפש, לבתי חולים. אבל מה שאתם רואים פה זה תפארת של פוליטיקה מכוערת בזמן מלחמה שנועדה להחליש את החברה שלנו.

חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה רבה. חבר הכנסת עמית הלוי. שר הכלכלה מתנגד.

אצלנו זה לא, מותר לחשוב אחרת. זה אחרון הנואמים, אחרון אחרון חביב. אדוני היושב בראש, חברותיי וחבריי לכנסת, אזרחי ישראל, ביקרתי במעלות אצל גלית בן משה, אימא של אריאל. אריאל היה מפקד פלגה בסיירת מטכ"ל. היא סיפרה לי איך הוא נלחם בית בית בקיבוץ רעים מהבוקר. בערב הוא הוכרע אחרי שלא הסכים שיפוצצו את הבית האחרון, כי אולי יש שם ילד יהודי. אח שלו, שביט, המשיך בלחימה. לפנות בוקר הוא צלצל אליה, אחרי שהודיעו לה, והוא שואל אותה אם היא רוצה שהוא יחזור. כך אמרה לו אימא גלית: "בשבילי אתה לא חוזר, תישאר איפה שהלוחמים". אחר כך, בריאיון לאילנה דיין, כששאלה אותה אם יש לה זמן להתאבל, אחרי כל הדברים הגדולים והכלליים הללו, אם יש לה זמן להתאבל על הילד, היא ענתה: "יש זמן לכול. יש כל החיים להתאבל. כרגע צריך לנצח, אני צריכה כרגע לנצח". אני פותח בדברים האלה של גלית בן משה, האישה הגדולה הזו, כי המחויבות שלה לכלל ולמדינה צריכה להיות המופת גם לדיון הזה שלנו, הדיון על התקציב. ואני אסביר. אנחנו נדרשים לאשר כאן שינויי תקציב, הגדלת גירעון היום ושינויי התקציב בהמשך, בשביל המאמץ הכללי של המלחמה. אני רוצה לחזור כאן על מה שדרשתי משר האוצר בוועדת החוץ והביטחון, להציג בפנינו ובפני הציבור לשנתיים הקרובות, להציג בפנינו את התוכנית שלו, כחלק מהשינויים שהוא מבקש מאיתנו לאשר השבוע, כי אחרת יהיה לנו, גם חברי קואליציה, קשה מאוד להצביע בעד שינויי התקציב האלו. המלחמה הזאת היא לא קורונה. ההוצאות של המלחמה הזאת הן לא הוצאות חד-פעמיות. נחשפנו כולנו במלחמה הזאת לכך שחסרים לנו דברים קבועים. אם אנחנו רוצים שהצבא שלנו לא יהיה, כמו שמישהו פעם קרא, קטן ולא מתמרן, אלא צבא שיש לו יכולת תמרון, צבא גדול וחכם, בשביל זה אנחנו צריכים קווי ייצור נוספים, חימושים נוספים,

את כל זה אי-אפשר לכסות בהלוואה אלא בשינוי יסודי של התקציב. אני רוצה למנות כאן שלושה שינויים, אדוני היושב בראש, שחייבים להיות מבחינתי חלק מהתקציב של השנה הבאה, 2024, שלא לומר גם 2025: 1. קיצוץ. קיצוץ בשכר, סוג של היטל מלחמה זמני, כמו שהיה בעבר. קיצוץ בהוצאות של הסקטור הציבורי, קיצוץ פרוגרסיבי. אני אומר את זה על השכר שלנו, חברי הכנסת, על השכר של כל עובדי המגזר הציבורי. של העובדים הסוציאליים. ח"כים, שרים, כל עובדי השירות הציבורי. חבר הכנסת קריב, באופן פרוגרסיבי. כל אחד ייתן משהו. כל אברך ייתן משהו, כל מלגה, כל עמותה. תודה רבה. שנייה, רק עוד שני משפטים. כל עמותה, כל הוצאות. כל אחד ייתן משהו. דבר שני, ביטול יחידות ממשלתיות. מה שקרא פעם ראש הממשלה: האיש השמן שיושב על האיש הרזה. להקים ועדה חיצונית שתעבור משרד-משרד, ועדה שתקום עוד השבוע, כמו שביקשתי משר האוצר. יש הרבה מאוד יחידות ממשלתיות שאפשר לבטל.

לעשות זאת אחד-אחד. דבר אחרון. דבר אחרון, חילוט כספי הטרור של הרשות הפלסטינית. רשות הטרור הזאת, שמכחישה לא רק את השואה, מכחישה גם את הטבח.

לא לקזז רק, לא להשאיר את הכספים האלה, אדוני היושב-ראש,

ואחרי זה להחזיר אותם, כמו שעשה השר גנץ. לחלט אותם.

אם נעשה את הצעדים הללו, אלו יהיו צעדים ראשונים שיסמלו שאנחנו בדרך נכונה של מחויבות לכלל, מחויבות אליכם, אזרחי ישראל. תודה רבה.

אני מזמין את השרה אורית סטרוק לסכם את הדיון,

לא ייאמן, האיש השמן. זה האיש השמן. מה התעצבנתי? האיש השמן זה החברים של ראש הממשלה. הטייקונים, אין לו שום גבולות, חבר הכנסת גלעד קריב, השרה רוצה להתחיל. מכובדי היושב-ראש, חבריי וחברותיי, אחיי ואחיותיי חברי הכנסת, "כשנפגשנו בפעם האחרונה היית קצת מבואס שאתה בצבא ולא יכול לחזור לישיבה". אני אגיד את זה שוב: "כשנפגשנו בפעם האחרונה, היית קצת מבואס שאתה בצבא ולא יכול לחזור לישיבה". במילים האלה התחיל להיפרד אבא עוזי רוזנצוויג מבנו הגיבור סמל ראשון איתן דב, השם ייקום דמו. "אמרתי לך שאתה חלק מכתיבת ההיסטוריה של עם ישראל. ישר אמרת לי: אני יודע, ואני רוצה להיות חלק מכל זה. גיבור שלי". כאלה הם הבנים שלנו שלוחמים עכשיו בעזה, כאלה הם מאות אלפי החיילים שלנו, שלוחמים בגבורה מופלאה, במסירות, בידיעה ברורה שהם עשויים לשלם בחייהם, כפי שאיתן דב רוזנצוויג, השם ייקום דמו, שילם בחייו. הם עושים את זה באהבה מופלאה לעם הזה, לארץ הזו, למדינה הזו, והם עושים את זה מתוך אחדות גדולה מאוד. ובאחדות הזו כולנו מחויבים. כולנו. ובתוך האחדות הגדולה הזו, שבגללה, השר בני גנץ, בגללה אנחנו הסכמנו לפנות לך ולחבריך מקום בקבינט המלחמה, כן, השר גדי איזנקוט, בשביל האחדות הסכמנו, והלוואי שגם מאיר כהן, חברך, היה בא יחד איתך, בשביל האחדות הזו אנחנו מוותרים על לא מעט, ואנחנו מחויבים באחדות הזו, כי היא המסר המרכזי של שמחת תורה. רון, אני מציעה שתיתן לי לדבר. והינה, מה קורה בתוך האחדות המופלאה הזו שכולנו מחויבים לה, בזמן שארבעה ילדים שלי, אני מבקשת שתקשיב לי. אני מדברת מדם ליבי, ואני מאוד אודה שתקשיב לי. מאוד, באמת. תודה. אני מעריכה את זה מאוד. תודה, אני מעריכה את זה מאוד. בזמן שארבעה ילדים שלי וארבעה חתנים שלי מגויסים ונמצאים בחזית, אני מקבלת מבול של הודעות למכשיר הזה, מבול, אלפי הודעות, כולן באותו נוסח, ששואלים אותי: איך את מסתכלת לילדים שלך בעיניים בשעה שאתה בוזזת את תקציב המדינה על חשבון המפונים וכו' וכו'? הלוואי שיכולתי להסתכל לילדים שלי בעיניים. הלוואי. אני מתגעגעת אליהם מאוד. הם רחוקים ממני. ובזמן שהמשרד שלי מתקצב מלווים קהילתיים לכל יישובי העוטף, ומתקצב עבורם, ומשנע, אני מבקשת שתקשיב לי. אני מדברת. לך היה תור לדבר. עכשיו תורי. אני לא הפרעתי לך. בזמן שהמשרד שלי מתקצב ומשנע קרווילות לטובת פתרון ביניים למפונים, בזמן הזה ממש, תוך כדי שהעובדים שלי עובדים על הקרווילות האלה ועל המלווים הקהילתיים האלה, אני מקבלת הודעות: מה את עושה לעזאזל לטובת המפונים? בזמן שבנות השירות הלאומי, שאני שלחתי אותן מהיום הראשון למלחמה לעזוב את התפקידים המקוריים שלהן וללכת לבתי המלון, ואומרות לי המפקחות מטעם משרד החינוך: אנחנו לא יודעות מה היינו עושים בלעדיהן, בלי הבנות הנפלאות האלה, שמחזיקות לנו את הילדים, בזמן שהן עוסקות במצווה הגדולה הזו של הטיפול במפונים, באותו זמן, אני מקבלת הודעות נאצה גועליות לטלפון שלי: איך את ישנה בלילה בלי לדאוג למפונים? אני לא דואגת למפונים? תגידו, איפה אתם חיים? את מי אתם מנסים להסית ונגד מה? בזמן שחניכי המכינות הקדם-צבאיות מנקים, משפצים ומכשירים אלפי מקלטים בכל רחבי הארץ בהוראה, בהנחיה שלי, יש מי שטורח לשלוח לפלאפון הזה אלפי הודעות: למה את לא דואגת לעורף? אני לא דואגת לעורף? מי הכשיר אלפי מקלטים בעורף אם לא האנשים שפעלו בשליחותי? מאיפה מגיע הרוע הזה? ואני מסתכלת בפנים של שולחי ההודעות, אני מסתכלת בווטסאפ על התמונות שלהם, על תמונות הפרופיל שלהם, ואני אומרת: אלוקים אדירים, מי בחר להסית אלפי אנשים במסרים של שנאה, של שטנה, של שקר, של כזב, של סכסוך, על כלום, נגד משרד שפועל כל הזמן לטובת המפונים, לטובת שיקום יישובי העוטף, לטובת אלה שבמלונות ולטובת הקשישים, לכל הדברים האלה? את יודעת מי פועל לטובת המפונים? השר וסרלאוף. הוא עובד לטובת המפונים, ומגיע לו.

אז אני אומרת לך שראשי ערים פנו בפנייה נרגשת, נו, באמת. השיא של השיאים, שאני מקבלת הודעה מחברה, חברת ילדות, שאני, אני לא יודעת אם אתם יודעים את זה, אבל אני נולדתי בשמאל, עברתי לימין. אז אני מקבלת הודעה מחברת ילדות, והיא כותבת לי באופן נרגש:

אני לא יכולה לעמוד בזה, אני רואה את גדי ירקוני, והוא בוכה מרה למה אין לו תקציב. ואתם יודעים למה אין לו תקציב?

את המעט שיכולתי לגרד מתקציב 2022 גירדתי והעברתי לו, אבל למה אין לו עוד תקציב? כי פה מעכבים את התקציב שלי, שאמור להגיע אליו. אז ההתנהלות הזו של הסכסוך, של זריית הרעל, של הכנסת אלפי אנשים לפניקה על כלום ושום דבר, מתוך רצון לפלג, לשסות ולהרעיל, אי-אפשר להבין את זה, באמת. הייתי אצל בנות השירות הלאומי ביום חמישי האחרון, שמעתי על הפעילות המדהימה שהן עושות עם הילדים באשקלון. פעילות מדהימה. אומרים לי אנשי החינוך שאחראים לילדים עם קשיים נפשיים, לילדים עם מוגבלות שכלית, לילדים עם טראומות: אנחנו לא יודעים מה היינו עושים בלי הבנות הנהדרות האלה, שעוזרות לילדים האלה בזמן החירום הזה. אומרים לי מנהלי מחלקות הרווחה: אנחנו לא יודעים איך היינו מטפלים בקשישים בלי הבנות האלה שמטפלות בקשישים האלה. במקום זה הקימו אתר, אתר מיוחד, שכל מה שהוא מתפקד זה לשלוח הודעות נאצה. דרך אגב, אני יכולה לספוג הודעות נאצה בלי סוף, אני התרגלתי, אתם יודעים. את לא הנושא. אני מצטער, המפונים הם הנושא. אני יודעת. הנושא הוא, אבל אנחנו עוזרים למפונים. הנושא הוא אלפי אנשים שמישהו מרעיל להם את המוח וגורם להם לחשוב שיש כאן שוד וביזה כשאין. יש אנשים מסורים שנותנים מענה ונותנים שירות נהדר מהיום הראשון של המלחמה, ויש כאן אחדות, אחדות גדולה מאוד, שכולנו מחויבים אליה, שאנחנו צריכים אותה בשביל להצליח במלחמה מול אויב אכזר שלא מבדיל בינינו בכלל. מבחינתו אין ימין ואין שמאל, אין דתיים ואין חילונים. מבחינתו כולנו בני מוות, וכולנו בני התעללות, וכולנו בני התאכזרות, ומולו כולנו יצאנו להילחם, אז עכשיו הכול נעלם. לא נעלם כלום. יש חילוקי דעות, וזה בסדר. אבל בין חילוקי דעות לבין שנאה, בין חילוקי דעות לבין לבוא לאימא שיש לה שמונה ילדים בחזית, ולשאול אותה איך היא ישנה בלילה, אז, אני רק אומר: תסגרי את המשרד ותחזירי את הכסף. זה כל מה שאני אומר.

תסגרי את המשרד. אני חושבת שזה מעשה נבלה.

לרוח טובה, לאהבה, לאחווה, לאחדות, ולא להסתה איש כנגד רעהו. חבר הכנסת גלעד קריב, אתה ניגשת אליי. אתה אמרת לי: הגרעינים המשימתיים, אסור לגעת בהם. הם עושים עבודת קודש. אז אתה יודע מצוין. אז איך אפשר לבוא בזמן כזה ופשוט לירוק, לירוק בפנים של 19,000 בני ובנות שירות לאומי שנותנים שירות נהדר?

של אלפי בני ובנות מכינות בכל הארץ שנותנים שירות נהדר? של עשרות אלפי מתנדבי הגרעינים המשימתיים מכל הזרמים, מכל המגזרים? גם המכינות, אגב, מכל המגזרים. לבוא ולירוק בפרצוף שלהם ולהגיד: אתם לא תקבלו את התקציבים שלכם, אתם לא שווים. איך אתם ישנים בלילה? מה אתם

שכל-כולה לזרוע רעל בציבור. ואני באמת אומרת, איזה מסר אנחנו מעבירים לילדים של כולנו, לילדים של כולנו, שנלחמים עכשיו בגבורה כזאת, שמוכנים למסור את הנפש, שרוצים למצוא אותנו מאוחדים מאחוריהם כמו שהם מאוחדים בחזית? השלטים האלה שנתלו על הגשרים במקום השלטים של "ביחד ננצח", הנאצות האלה, שנשלחות בהמוניהן. בנו אתר מיוחד כדי לשלוח נאצות. איזה מין מסר אנחנו מעבירים? איפה האחריות שלנו כלפי מי שמוסרים את הנפש בעבורנו?

אני רוצה לספר, להקריא מכתב ששלח לי חניך של אחת המכינות, חניך שמבחינתו,

אנחנו מפונים, אבל תקשיבי, אני מקריאה לך. חניך של אחת המכינות, שמבחינתו הוא חיכה לשנה הזו. זו שנה שהוא היה אמור ללמוד, להעמיק, להכיר את העם, להכיר את הארץ, להתכונן לקראת השירות הצבאי. במקום זה מה הוא עושה? הוא הולך בבוקר לתת התנדבות בחקלאות, בערב, לעבוד עם הקשישים. והוא מספר לי איך ההתנדבות הזו נותנת לו תעצומות נפש, ואיך זה מחנך אותו יותר מכל שיעור מסודר שהוא היה יכול לקבל במכינה. החניך הזה לא שייך למגזר שלי, הוא לא שייך למפלגה שלי. ברוך השם, זכיתי באחריות על המכינות שהן באמת בקשת מגזרית רחבה מאוד מאוד, מכל קצווי החברה שלנו. איך אפשר לירוק בפנים של האנשים שנותנים את הכול בעורף, ואז לבוא גם עם הקמפיין הזה של: אין ממשלה, יש רק מתנדבים. אבל המתנדבים האלה, 19,000 מתנדבים של השירות הלאומי, אלפי מתנדבים של המכינות, עשרות אלפי מתנדבים של הגרעינים המשימתיים, זה אין ממשלה? אלה גרעינים שאני כשרה בממשלה ביום הראשון של המלחמה שלחתי אותם להתנדב בכל המקומות הנדרשים, ומאז זה מה שהם עושים בהנחייתי, בהכוונתי. זה מה שכל המדינה עושה.

הילדים שלנו, הילדים שלך, כולם. את יכולה לדבר על כולם, לא רק על הילדים שלך. נכון מאוד.

וכל המדינה עושה את זה באחדות נפלאה. אבל לבוא ולהגיד להם: חברים יקרים,

עכשיו אנחנו אומרים לכם: חברים,

אין תקציב, ולמה, כי זה במשרד של אורית סטרוק?

זו התנהגות שאין לה מקום. עכשיו אני רוצה להגיד על הנושא של הכספים הקואליציוניים. אתם הרי מבינים, הציבור בבית אולי לא מבין, אבל אתם מבינים מאוד יפה שאף אחד להוסיף פה שקל אחד לכספים הקואליציוניים,

קיצצו אותם. היה תקציב קואליציוני, ומכיוון שקיצצו הביאו אותו שוב לכנסת. אם לא היו מקצצים לא היה צריך להביא אותו לאישור, הרי הוא כבר אושר, אתם כבר הצבעתם נגד. זה כבר אושר. אני שואל אותך: כמה? תגידי כמה.

על כמה אתה תדון בוועדת הכספים. אני רוצה לדבר לא על כמה, אלא על למה. כשאתה תעמוד פה אתה תדבר על כמה. אני מדברת על למה. אני שואלת למה תקציבים כאלה צריכים להיכנס לקואליציוניים. הרי מה הרעיון של הקואליציוני? הרעיון של הקואליציוני הוא פוליטי, נכון? מישהו יכול להסביר לי מה בדיוק פוליטי בגרעינים משימתיים? הרי הם שייכים לגלעד קריב כמו שהם שייכים לאורית סטרוק, אותו דבר, נכון? מישהו יכול להסביר לי מה בדיוק פוליטי? עוד פעם: בוועדת הכספים תדבר על כמה, אני רוצה לדבר על למה. אני אדבר על מה שאני רוצה לדבר, לא על מה שאתה. כשתעמוד פה, תדבר. אתם יודעים מה, מישהו רוצה להסביר לי מה בדיוק פוליטי במכינות הקדם-צבאיות? עוד פעם, הן פרוסות על כל הקשת הפוליטית והאידיאולוגית. פוליטי זה להמציא משרד סתם.

מה שמפריע לכם, שהמכינות האלה נמצאות במשרד שלי.

קודם הן היו במשרדים אחרים וזה לא הפריע. אבל עכשיו, במשרד הזה, זה מפריע.

אז אני אומרת: קודם כול, לא לירוק בפנים של האנשים שעושים את המיטב ונותנים מכל הלב, מכל הנשמה, למען כולנו, ומוציאים את הכסף לאורך כל השנה, כי את זה חבר הכנסת בליאק מכיר היטב, וכולכם מכירים היטב, הם את כל השנה מסרו והתחייבו ועשו, ועכשיו מגיע להם לקבל את מה שהם הוציאו כבר. קחי דוגמה מגלית.

הרי אנחנו לא מדברים עכשיו על תקציב 2024. אנחנו מדברים על תקציב 2023. אנשים השקיעו את כל השנה, ועכשיו באים ואומרים: לא, אנחנו נמשוך לכם את השטיח מתחת לרגליים. אין תקציב. אני רוצה לומר, חברים, חילוקי הדעות בינינו הם רבים. הם רבים. אבל יש דברים שלא נכון לעשות. אגב, לא צריכים לטשטש את חילוקי הדעות. נכון וטוב להתווכח, מותר לפעמים להשתכנע ולפעמים לא להשתכנע.

אבל לזרוע שנאה, לזרוע פילוג, לשלוח אנשים, להציף בהודעות שכל-כולן שטנה ורעל, למה צריך את המשרד הזה?

ולמרר חיים של אנשים באמצעות הודעות מכוערות כאלה, זה בעיניי מעשה שסותר לחלוטין את השעה הגדולה הזו שבה אנו נאבקים על החיים של המדינה שלנו.

עכשיו אני רוצה לדבר על המשמעות של המלחמה שאנחנו נלחמים עכשיו. רבותיי, אנחנו נלחמים עכשיו את מלחמת העצמאות השנייה של מדינת ישראל.

זו לא מלחמת עצמאות ולא כלום.

מדינה, שאחרי זוועות כמו אלה שהיו בשבת של שמחת תורה, אחרי זוועות כאלה שנעשו בה, מאפשרת לאויב שפגע בה בצורה כל כך אכזרית, מנוולת, משפילה, מאפשרת לו להמשיך להתקיים עלי האדמה, היא לא מדינה עצמאית, היא לא ראויה בכלל לשם מדינה.

ולכן החובה שלנו, של כולנו יחד, להילחם את המלחמה הזו כדי להשמיד את האויב החמאסי הזה, להשמיד אותו, להשמיד את כל היכולות שלו, את היכולות הצבאיות שלו, את היכולות הכלכליות שלו, את היכולות השלטוניות שלו, להשמיד אותו לחלוטין מעל פני האדמה, יהיה יותר קל אם יהיה לנו יותר כסף בקופת משרד הביטחון.

ולהשמיד כל איום מהכיוון של עזה כלפי מדינת ישראל. אם לא נעשה את זה אנחנו נהפוך לעד בני ערובה, לא רק שלא האויב העזתי הזה, של כל אויבינו כולם, כי הם יבינו עד כמה אנחנו לא מדינה עצמאית שיודעת לעמוד על שלה. ולמען המטרה הגדולה הזו הילדים שלי והילדים של כולנו יצאו עכשיו להילחם. למען המטרה הזו, שאין שנייה לה, שיש סביבה קונסנזוס מוחלט בבית הזה ושכולנו יחד מחויבים אליה. כל הנאום הארוך הזה זה כי ניר ברקת לא נמצא פה? תתקדמו. כן, כן. אני לא מנהלת את הקואליציה, כמו שאתה יודע, חבר הכנסת כץ, אבל אתה מוזמן להציע את ההצעות שלך ליושב-ראש הקואליציה,

תתנהל מולו, לא בשבילי. מה קורה פה? לא ראיתי דבר כזה. יש פה 120 איש בזמן מלחמה. בני גנץ בקבינט מלחמה ולא יכול לצאת מפה כי ניר ברקת נגד התקציב, חברים, אני רוצה לדבר, על פרשת השבוע,

אתה רוצה פרשת שבוע? אפשר. מאה אחוז, נעשה פרשת שבוע. תודה, נאור.

הוא ביקש. אני הולכת לפי הבקשות. בשם האחדות אני הולכת איתך על פרשת השבוע. מצוין. אנחנו נתחיל, פינדרוס, בוא, פרשת השבוע. השבטים שלכם כבר עשו עסקים עם הישמעאלים. אתה עושה עסקים עם הישמעאלים. פרשת השבוע הבאה או פרשת השבוע הקודמת? מה אתה בוחר?

אני אתן לך משהו אחד לבחור, תבחרי את זה. מכירת יוסף לישמעאלים, הם רוצים הסבר. לא ראיתי דבר כזה. זה בן אדם אחד. אז ניר ברקת לא יצביע. מה, זה לא עובר? מה הסיפור? או פרשת השבוע, לךְ.

לךְ. אני רוצה לךְ לךָ. לא, לא, זה היה קודם. עכשיו זה או וישלח או וישב, מה אתה בוחר? קצת על הישמעאלים שהעלו את המחיר מ-10 ל-20.

פרשת וישלח זו הפרשה הקודמת, ופרשת וישלח זו פרשה חשובה מאוד. "וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום". שואלים חכמינו הרבה אירועים מוזרים היו פה, זה מיוחד. הכול בסדר. מה מיוחד, דרך אגב? הרבה פעמים הייתה פה פרשת שבוע מעל הדוכן. שאלות אופרטיביות. לא, באמת, ביטחון ישראל פה. כאילו ברצינות, יש מלחמה, על מה אתם מושכים זמן, על אצבע אחת? אני מבחינתי, מה, מה זה? מה זה? הכול פוליטי אצלכם, הכול. בפרשת השבוע שעבר יעקב חוזר לארץ כנען אחרי כל השנים שהוא היה בבית לבן. חוזר עם ארבע נשיו, עם 11 ילדיו, בנימין עוד לא נולד, והוא מתנהל איתו, והינה הוא שומע שעשו אחיו הולך לקראתו ו-400 איש עימו. יעקב חושש מאוד מהמפגש הזה עם אחיו. כתוב בפסוק: "ויירא יעקב מאֹד ויצר לו". אומרים חז"ל, ובעקבותיהם גם רש"י: ויירא יעקב מאוד שמא יהרוג, ויצר לו, סליחה: ויירא יעקב מאוד שמא ייהרג ויצר לו שמא יהרוג. שימו לב, כן, אופיר, מה אומר יושב-ראש הקואליציה? שתעברי ללך לך. לא, לא, הוא רצה לדייק אותי. אז תשימו לב מה כתוב: ויירא יעקב מאוד שמא ייהרג, ויצר לו שמא יהרוג. כלומר, כבר אז, בימי יעקב אבינו, היה חשש לא רק שמא אנחנו ניהרג, שמא אנחנו נהרוג.

החשש הזה לא להרוג מה שנקרא חפים מפשע, זה כבר בפרשת השבוע שקראנו אז, מימי יעקב אבינו. ואז יעקב שולח אל עשו מתנות, כדי מה שנקרא בפעם הבאה, כי לדעתי אתם הולכים להצביע. אין בעיה. זהו, נגמר האירוע? לא, לא, אני עם הפרשה. ראש הממשלה כבר פה, למי עוד מחכים? אתם יודעים מה? ואומר יעקב, "ויירא יעקב מאֹד ויצר לו, ויחץ את העם אשר אִתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות, ויאמר אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו, והיה המחנה הנשאר לפליטה. ויאמר יעקב: אלֹהי אבי אברהם ואלֹהי אבי יצחק, ה' האֹמר אלי שוב לארצך ולמולדתך ואיטיבה עמך. קטֹנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא מיד אחי מיד עשו, כי ירא אנֹכי אֹתו, פן יבוא והִכני אם על בנים". רבותיי, זה כאילו שום דבר לא השתנה בהיסטוריה. עם ישראל, כמו אז, גם היום חושש ממי שאמור להיות אחיו, ממי שאמור להיות אחיו עצמו ובשרו, פן יבוא ויכהו אם על בנים. ועם ישראל, כמו אז, גם היום מתפלל לקדוש ברוך הוא ומבקש שהקדוש ברוך הוא יציל אותו בשעתו הקשה. "ואתה אמרת הֵיטֵב אֵיטִיב עמך". ככה מתפלל יעקב אבינו לריבונו של עולם כשהוא חושש מפני אחיו, מפני עשו. ואז מגיע הרגע שיעקב נאבק עם שרו של עשו. הוא לא בוחר במאבק הזה, הוא לא בוחר בו, אבל הוא נאבק איתו, ובמאבק הזה יעקב מקבל את שמו השני, את השם ישראל. מה ההבדל בין השם "יעקב" לבין השם "ישראל"?

באמצע המתח. די, די, די. להישאר? מספיק. אני אשאיר אתכם במתח הזה על ההבדל בין השם "יעקב" לשם "ישראל", ובעזרת השם עם ישראל ינצח את כל אויביו.

חברי הכנסת, נעבור כעת להצבעה. ההצבעה תהיה אלקטרונית. אנא תפסו את מקומותיכם. הצבעה אלקטרונית. אנא תפסו את מקומותיכם. אנחנו מצביעים על הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 24), התשפ"ד 2023, בקריאה הראשונה. הצבעה כעת. ההצעה להעביר את הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 24),

מחשב, נא לבדוק אם יש תקלה. מי שסבור שעמדתו לא עבדה, שירים יד. מייד מדור מחשב ייגש אליו. חברי הכנסת,

אם יהיה צורך בהצבעה חוזרת. חברי הכנסת, כל קול

לא לדאוג.

אם יש תקלה טכנית, אנחנו נספור את הקול שלכם.

לדאוג. חברי הכנסת, עקב תקלה טכנית אני אקריא את חברי הכנסת שהצבעתם לא נקלטה, והם יאמרו לי אם התכוונו להצביע בעד או נגד: חבר הכנסת עמית הלוי, בעד.